בשבט התש"ע, 19 בינואר 2010, למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת

הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 121) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי, התוכנית הניסיונית), התש"ע 2010, של חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ. תודה.

רבותי חברי הכנסת, בהתאם לנהוג, אנחנו נפתח היום בנאומים בני דקה. לצערי הרב, הודיעה לי שרת העלייה והקליטה שהיא לא תוכל להיות היום אחר-הצהריים. עם כל הכבוד, אני מוחה מחאה חריפה על עניין זה. סדר-היום של הכנסת בנוי על כך שאנשים בעוד מועד יודעים במה אנחנו עוסקים. היום היתה צריכה השרה לעמוד על הדוכן, לא, כי הבוקר שמעתי אותה בשמחה בקבלת פנים לעולים מאתיופיה, ואני שמחתי על כך מאוד. ולכן אני מוכרח לומר: קורה פעמים שחלילה, ואני מאחל לה החלמה מלאה אם אכן הדברים הם כך, כי אני חשבתי היום שהיא פשוט החליטה לא לבוא. גם הממשלה לא השכילה השבוע בכל זאת להביא אותנו לידי מצב שבו אנחנו נוכל לקבל מענות ותשובות על נושאים שהועלו על-ידי הנשיאות לסדר-היום. והשרה נמצאת פה, והיתה יכולה היום, מחר היא צריכה לענות על שאילתא דחופה, היתה יכולה היום לענות.

לא היתה שאלה לשרת התרבות? אני מוכנה לענות, אדוני. אני בטוח, אפילו לא עלה על דעתי, רק ביקשתי ממזכיר הממשלה לעשות זאת.

רבותי חברי הכנסת, אם ישאלו אותי שאלות אני מוכנה לענות גם עכשיו, אין לי שום בעיה.

אבל יש שאלה דחופה שהיא שאלה בעל-פה, שנשמעת בימי רביעי, היינו יכולים לשמוע אותה ביום שלישי. אבל חשבתי שהיה, בקשר לאיזה מחזה שמתקיים ב"הבימה" נדמה לי שהיתה שאלה דחופה. לא אושרה בסוף? יכול להיות שהשואל כבר עבר את מכסתו.

אנחנו עוברים לנאומים בני דקה, וכל המבקש לדבר, נא להפעיל את ההצבעה. רבותי, נא להצביע על מנת להשתתף. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת אדטו,

ואחריה, חבר הכנסת שאמה. שמתי את האצבע. ישר. אני עושה הכול לפי תורנות, אני יודע לפי, השרה נמצאת אתנו כאן, ואנחנו מברכים את השרה, שהיא תורנית היום, אבל היא תוכל להשיב.

גברתי השרה, ברגע שתמצאי לנכון להשיב על אחד מהנאומים בני דקה, את מוזמנת, כמובן, לבוא ולומר את דברך. בבקשה, רבותי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשבוע האחרון ביקרתי בשני בתי-חולים לחולי נפש, בבית-החולים "אברבנאל" ובבית-החולים "כפר שאול". המחזות שראיתי שם היו מזעזעים בכל רמה שהיא, מבחינת הזנחת המבנים, התנאים שהחולים האלה מאושפזים בהם, ההתייחסות שלנו כחברה לשוליים של החברה. ולמה אני מעלה את זה עכשיו? כי ישראל היפה, ובאמת, לא בציניות, באה לסייע לעולם הגדול בהאיטי, במרחק גדול מאתנו, בהשקעה של מאות אלפי דולרים, אם לא יותר מזה. אלה הפנים היפות של ישראל, אבל מאידך, הפנים היפות של ישראל צריכות להיראות גם בבתי-חולים לחולי נפש, בשוליים של השוליים של החברה. וצריך התייחסות גם של משרד האוצר וגם של משרד הבריאות, לעמוד ולעזור לאנשים האלה שאף אחד לא משמש להם לפה, ואף אחד לא מצלם אותם, ואף אחד לא מעלה אותם בשום מקום לשום חדשות ולשום דבר. והתחושה האמביוולנטית שלי היא מצד אחד לראות את המבצע היפה בהאיטי ואת הנהירה ההמונית שכרגע נעשית להאיטי, מול מה שראיתי בבתי-החולים הפסיכיאטריים, הפערים הם כל כך גדולים, שחשבתי שאני מוכרחה להעיר על זה עכשיו. תודה רבה. שהרי נאמר: עניי עמך קודמים לעם אחר, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, ועניי משפחתך קודמים לעניי, נכון. חבר הכנסת שאמה, ואחריו, חבר הכנסת זחאלקה. תודה רבה, אדוני

להחליף מיקרופון?

אתה בסדר. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נא להנמיך את מגבירי הקול. בבקשה, חבר הכנסת שאמה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את הנאום בן דקה לנושא האופציות והתגמול של מנהלים בחברות הציבוריות במדינת ישראל. יש תקלה פה במיקרופון, זה אולי המנהלים בחברות הציבוריות... אל תיגע. אבל גם אם הוא נוגע לא צריך שתהיה תקלה. בחלוף המשבר, אנחנו שומעים יותר ויותר, וכנראה התופעה תלך ותגבר, שמנהלים בחברות הציבוריות מקבלים שכר ושווה-ערך של שכר בשווי של עשרות מיליוני שקלים פר-חברה. אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים,

יד קלה על ההדק לחלק את כספי הציבור, תופעה שאנחנו לא רואים בחברות הפרטיות, גם כשהן גדולות ופועלות בהיקפים דומים. לא יכול להיות שמנהלים בחברות ציבוריות יקבלו שכר שווה-ערך של פרסים ראשונים בהגרלות שיא של הלוטו, לא יכול להיות שמנהלים בחברות ציבוריות יקבלו שכר ואופציות בהיקפים של,

65 מיליון שקלים זה היה כל טיפולי השיניים של ילדי ישראל, ותראה את הפרופורציות. על כן, היו כאן הצעות חוק שלא התקדמו בנושא הזה. הכנסת צריכה לומר את דברה ולשים קווים ברורים של גבולות, מתי מתחיל ההפקר בכספי ציבור. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת כץ, כצל'ה אני מתכוון. פעמים, כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הנאומים בני דקה הם מכשיר יעיל ואפילו פורה. דצמבר 2007: אני העליתי בנאום בן דקה את הנושא של מוכנות נגד רעידות אדמה, והיושבת-ראש דאז, גברת דליה איציק, נענתה להצעה שלי שהכנסת תטפל בנושא, והוקמה ועדה בכנסת. הוועדה עבדה, עשתה עבודה נהדרת, ובוועדה הזאת התברר חזון אפוקליפטי אם אכן תתרחש רעידת אדמה חזקה, 7 בסולם ריכטר. הוועדה הגישה המלצות, כבוד היושב-ראש. אני חושב שמן הראוי שהכנסת, ואני פונה אליך אישית, תמצא דרך, במיוחד לאור מה שראינו בהאיטי, כיצד ההמלצות האלה יטופלו וכיצד אפילו ההבטחות שהובטחו בוועדה מצד גורמים ממשלתיים אכן יקוימו. בנפשנו הדבר. אפשר להציל, אם אכן יתממשו ההמלצות של הוועדה, אני אומר, אפשר להציל אלפי אנשים, ואולי אפילו עשרות אלפים.

מחר יתקיים דיון, על-פי הצעה לסדר-יום של כמה חברים, על מוכנות ישראל לרעידות אדמה. ישיב שר התשתיות עוזי לנדאו, או השר בגין. ביקשנו שזה יהיה היום, אבל לא הצלחנו. חבר הכנסת כץ, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מהעבודה, דניאל בן-סימון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מצאתי לנכון, בעקבות מה שקורה היום בהאיטי הרחוקה: הרשב"א אומר שיש מצווה לספר בשבח עושי מצווה,

כמה מלים איך ראו חז"ל את עם ישראל ומדוע מתגלית סגולת ישראל, כי "ישראל באומות כלב באיברים", כאומה נחשקת, מיוחדת, שעולה במעלות על כל העמים כולם, ולא מתוך שבא לדבר בשבחה של האומה מדבר בגנותם של אחרים,

ורציתי לקרוא כמה פסוקים. כתוב: קדושים תהיו לה' אלוקיכם. אומר על זה ה"שפת אמת", שהיה מהרבנים האחרונים, הרב של חסידי גור, ש"קדושים תהיו" זה גם ציווי וזאת גם הבטחה, שלא רק נהיה קדושים כשיש מצווה להיות קדושים, אלא אם נרצה ואם לא נרצה, עם ישראל הוא עם קדוש. כתוב: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". כתוב: לא מרובכם חשק ה' בכם, כי אתם המעט מכל העמים, שממעטים את עצמכם. אומר הרב קוק: כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. וטוב לראות, היום במרחקים, אבל זה קרוב אל הלב, איך שעם ישראל מיוחד בין כל העמים וראשון לכל דבר שבקדושה. תודה רבה. חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ואחריו, חבר הכנסת ציון פיניאן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מלה וחצי על ילד הפלא של הכלכלה הישראלית, האיש ששימש יועצו של ראש הממשלה אהוד אולמרט בשתי מלחמות. קוראים לו טורבוביץ והוא מכונה "טורבו" בתקשורת. הוא הצליח להוציא לעצמו סכומי עתק. אני לא יודע אם זאת תאוות בצע או רשעות או טמטום, אבל יותר מכול זה חוסר בושה שבחור צעיר, שיודע באיזו חברה הוא חי והפערים האדירים שלה, משתלב בחברה ציבורית ועושק לעצמו, לא יודע אם להאשים אותו או את אלה שנתנו לו, עשרות מיליוני שקלים. מעבר לסכום, באמת מעבר לכסף, מדובר פה באנשים שקוראים עיתון ורואים את זה, וחיים מתחת לסף העוני 1.5 מיליון או חצי מיליון ילדים, שלא ברור אם יש להם מה לאכול. כל זה, לא מעבר, אני לא רוצה לדבר על האיש עצמו, שכנראה הוא גאון גדול, אלא על הדוגמה ועל מה שזה עושה לאחרים, בחברה מקוטבת ושסועה, שחיה בעוני. אני חושב שזאת דוגמה רעה מאוד. הלוואי שאנשים שנותנים ומאשרים את הסכומים האלה היו מסתכלים על כל החברה והיו רואים מה זה עושה. על זה מתמוטטות חברות, לא על מלחמות ולא על הסכמי שלום, אלא על הסדקים האיומים בתוכן, על האינטרס האישי שמתעלה על האינטרס הציבורי. תודה רבה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. חבר הכנסת ציון פיניאן, ואחריו, חבר הכנסת בילסקי.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 בשבוע שעבר ראש אכ"א, אלוף אבי זמיר, תקף בחריפות את תופעת ההשתמטות משירות צבאי בצה"ל. בהתקפתו קרא להחרים את המוצרים שמפרסמת הדוגמנית בר רפאלי. בהרצאתו באשדוד בפני תלמידים לפני גיוס טען האלוף כי המונח "צבא העם" נמצא על סף תהום. בנאומו הביא נתון מדהים ומדאיג, המדליק נורה אדומה לכולנו ובמיוחד למנהיגים היושבים כאן. לדבריו, בעשור הקרוב יגיע שיעור המשתמטים משירות צבאי לכ-40% מכלל בני-הנוער היהודים. אם נוסיף את ערביי ישראל נגיע ל-70% מהנוער שלא יתגייס לשירות צבאי. אלה מספרים המעמידים את כל המפעל הציוני בסכנה. בימים אלה, כשמנהלי בתי-ספר יוצאים נגד גיוס ומסרבים להכניס קצינים להרצות בפני תלמידים, אין לנו אלא לומר שהאלוף זמיר צודק ולהוסיף, לצערנו.

במעט שניתן לעשות יש להצטרף לקריאתו של אלוף זמיר ולהחרים מוצרים המפורסמים על-ידי דוגמנים ודוגמניות שלא שירתו בצבא, ואף לאסור עליהם להופיע בפני תלמידים בבתי-הספר. ואולי במעשה זה ניתן דוגמה חינוכית לכל הנוער לפני גיוסו. תודה לחבר הכנסת פיניאן. חבר הכנסת בילסקי, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, הפעם אני רוצה לדבר על

בעברית או באנגלית אדוני רוצה לדבר?

I phoned Obama about the deputies בסדר גמור, תודה, עד כאן. Light English, כמו שאמר היושב-ראש. תראה, אדוני היושב-ראש, מה שקרה: עשו מסיבת עיתונאים, אמרו: איך סיימנו יפה את השנה הקודמת, ירדנו בתאונות דרכים, חגגנו באמת את היעילות שלנו ותראו איזה תוצאות יפות. עוד לא עברו כמה ימים ותראה איפה אנחנו נמצאים. יש גידול, נכון ליום הזה, של 67% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לא ראיתי מסיבת עיתונאים, לא ראיתי ששר התחבורה מכנס את כל השרים שנוגעים בדבר וחושבים מה לעשות. תראה מה שקרה, אדוני היושב-ראש: כביש 252, ידידי הטוב חיים ילין, ראש המועצה, שעומד מול "קסאמים" ומול "גראדים" ומול כל מיני מרעין בישין מהסוג הזה,

חבילת מכתבים לשרי התחבורה, לכל מי שנוגע, וביקש, לאור המצב המיוחד שנוצר שם עם המעבר של הצבא ודברים נוספים, להסדיר את הכביש הזה.

60 בצפון: חנן ארז, ראש המועצה המקומית, מכתבים, הסביר לכולם מה צריך לעשות, ותראה כמה אנשים שילמו בחייהם, אדוני היושב-ראש, על כך שלא בוצעו ולא הוקמו מעקות הפרדה בין הנתיבים, שהיו מצילים את חייהם של האנשים.

תודה רבה לחבר הכנסת בילסקי. חבר הכנסת טלב אלסאנע, ואחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על יישוב שנקרא ברטעה. זה יישוב שנמצא בוודאי-עארה וזה שייך למשפחה שנקראת משפחת כבהא. ליד היישוב נמצא יישוב אחר, ברטעה-אל-שרקיה, ברטעה המזרחית, והיא נמצאת בתחום הגדה המערבית.

שמשפחה אחת מפוצלת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. אין חומה, מתוך תפיסה, מתוך הבנה, לא עברה חומה, וזה דבר חכם שנעשה, אלא שהחומה מפרידה בין ברטעה- אל-שרקיה המזרחית לגדה, וגם אותם תושבים, הם לא יכולים להיכנס לישראל. אני ביקרתי שם ביום ראשון, נפגשתי עם ראש המועצה, זו מועצה מקומית בסמה, שבתחום שיפוטה שלושה יישובים: עין-א-סהלה, ברטעה ומועאוויה, ושמעתי על מצוקה אמיתית, רדיפה של המוסד לביטוח הלאומי את התושבים שמתגוררים, בגלל נישואים בין המשפחות, איחודי משפחות. לא מגלים הבנה למציאות ההומנית ולקשר המשפחתי המיוחד. אחת הבעיות היא היעדר תוכניות מיתאר בשלושת היישובים. ההתרשמות שלי שאנשים עושים עבודתם בצורה מצוינת, אלא שיש מדיניות ממשלתית שמתעלמת מהמציאות.

זאת אומרת שגם אתה נגד גבול בין, אדוני היושב-ראש, אני באמת רוצה שתהיה מדינה דו-לאומית. אתה תגיע לשכם וחברון ואני אגיע לאן שאני רוצה. אין אפשרות לדו-קיום של שתי מדינות. תלות קשה, זה שני עמים ביחד. איך תהיה באקה-אל-שרקיה? חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני פונה אליך בתור אדם שדיבר הרגע: איך תהיה באקה-אל-שרקיה ובאקה-אל-ע'רביה?

הן יהיו ביחד, יחיו בהרמוניה. אני בטוח שנחיה בהרמוניה, תאמין לי.

יש אבא משותף, זה ייקח הרבה זמן לחברים שלך ולחברים שלי להבין. אנחנו נחיה בהרמוניה.

אדוני היושב-ראש, כמה משותף יש: אברהם אבינו, דת אחת, שפה שמית, עם שמי, הרבה משותף. חבל שמסתכלים על המפריד. תודה רבה. העיקר שלא יפרידו בין באקה-אל-ע'רביה ובאקה-אל-שרקיה. גם ביניהם שלא יפרידו, גם אני חושב כך. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי חברי הכנסת, פרשת השבוע שלנו, הפרשה השלישית בחומש שמות, מסיימת בעצם את העבדות של עם ישראל במצרים, ונגיד שוב דברים שמזכיר בשיחות הרבי מלובביץ' על הפסוק: והיה כי ישאלך בנך לאמור מה זאת. היהדות מסתכלת גם על המחר וגם על הבנים כחלק מן ההווה. מי שמנתק את עצמו מן המחר ומן הבנים, גם הווה אין לו. המצווה, וכך מזכיר רש"י: יש מחר שהוא קרוב, שהוא עכשיו, ויש מחר שהוא שלאחר זמן. מסביר על זה בבהירות הרבי מלובביץ', שיש ערעור לעתים של הילד על מה שקורה, בצורה של שאלות הבהרה,

אז אני מחבר בהבהרה, בהסברה לילד, את מה שאני מאמין בו. אני מחבר את העבר שלי אל העתיד שלו. אבל לעתים זה לאחר זמן. הילד מנותק, הילד מרוחק. גם אל הילד הזה אנחנו מצווים להתחבר, ולא להתנתק ממנו, גם אם הוא בא בשאלות של התרסה, בשאלות של ניכור, בשאלות של ניתוק, אנחנו מחברים את העבר שלנו אל הילד, אל המחר,

זוהי ההבטחה היחידה שלנו לקיומו של עם ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת מגלי והבה. עד עכשיו עשיתי אפליה מתקנת לחברי הכנסת, אחר כך סדרה של חברות כנסת.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 אני לא יודע איפה להחשיב את עצמי, באיזו אפליה, באיזה תיקון. אתה הרי אחרון המועדפים. אני הרי כל הזמן מזדהה אתכם במאבק, ואז רואה את המשותף. יש לך מזל שאתה חבר כנסת ולא

כנסת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעלות על נס את מה שעושה המשלחת שלנו בהאיטי. כל מה שאנחנו רואים, הם באמת הוכיחו לנו שהם ערוכים ומוכנים, ואפשר להגיד שהמלאכים הגיעו לשם. בין הראשונים שפתחו את בית-החולים, הצילו נפשות, מטפלים בפצועים, וכל זה נותן לנו את התחושה שיש על מי לסמוך. אני מקווה שבתחומים שקיימים כאן, בתחומים השונים שנוגעים לחירום, אני מקווה שלא יגיעו למחוזותינו, שנהיה מוכנים ונוכל להבטיח, אם נצטרך, לאותה אוכלוסייה פחות נפגעים, ואם נצטרך נהיה מוכנים לכל צרה שתבוא. תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה, סגן יושב-ראש הכנסת. חברת הכנסת חוטובלי.

חברת הכנסת תירוש, ואחריה, מייד אבדוק. אדוני היושב-ראש, אני

חברת הכנסת תירוש, ואחריה, חברת הכנסת חוטובלי.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 צדק חבר הכנסת זחאלקה כשאמר שהוקמה ועדה לבדיקת ההיערכות של מדינת ישראל לרעידות אדמה, שהרי אנחנו יושבים ממש על השבר הסורי-אפריקני ויגיע יום, והלוואי שלא, והלוואי שאתבדה, אבל עלול להגיע היום הנורא שגם אנחנו, תתרגש עלינו הארץ ותהיה כאן רעידת אדמה, שיכולה להיות מאוד רצינית. ישבה ועדה בנושא, בראשותו של מי שהיום שר התקשורת, חבר הכנסת משה כחלון, ואני הייתי חברה בוועדה. אני לא אלאה אתכם בכל מה שעלה שם מפי אנשי מקצוע. השורה התחתונה והסיכום וההמלצה לממשלות ישראל היתה לקחת טווח של חמש שנים ולתקצב את הנושא ב-20 מיליארד שקל, דהיינו בכל שנה 4 מיליארד שקלים מהרגע שהוועדה סיימה את עבודתה. ככל הידוע לי, לא ניתן אפילו שקל לנושא הזה. התקציב היה מיועד לתחזוק מבנים שנבנו לפני 1985, שהרי מאותה שנה ואילך יש תקן מיוחד לבנייה, בהתאם לצרכים ולעמידות בפני זעזועי קרקע. ככל הידוע לי לא נעשה דבר, ואני חושבת שיש מקום, לך במיוחד, אדוני היושב-ראש, לשחזר את המלצות אותה ועדה, שהיתה כאן, בכנסת, ולהביא את השרים הרלוונטיים ולדרוש שייקחו אחריות על הנושא, מחר יתקיים דיון כאן בנושא זה, על-פי הצעות לסדר-היום, והן כנראה יועברו לדיון במליאה עצמה. אין לי כל ספק בעניין זה.

חברת הכנסת חוטובלי, ואחריה, חברת הכנסת שמאלוב.

אבל אני יודעת שאדוני היושב-ראש מאוד רגיש לזכויותיהן של

היום רציתי לדבר על סוגיית הפוליגמיה. בשבוע שעבר סערה הארץ על פרשת גואל רצון, שנעצר אחרי שחיפשו וחיפשו מהו סעיף החוק שלפיו אפשר לעצור אדם שמשעבד קבוצת נשים תחת חסותו בביתו. למה צריך לחפש מתחת לאדמה סעיפי שעבוד? מדובר בפוליגמיה במובן הכי טהור של המלה. אדם חי עם כמה נשים בביתו, במדינת ישראל, שבה החוק אוסר ריבוי נשים, גם ביגמיה וגם פוליגמיה, ומתעלם מדבר אחד פשוט: בפוליגמיה לא מדובר רק בתופעה שבה אדם נישא לכמה נשים, אלא מדובר במציאות שבה גבר חי, או תרבות מסוימת, כמו המגזר הבדואי, מאפשרת לגבר לחיות עם כמה נשים במקביל. אם אנחנו באמת רוצים לשמור על כבודן של נשים, ואם אנחנו באמת רוצים לאכוף במדינת ישראל חוקים נגד ביגמיה ופוליגמיה, הגיע הזמן להסתכל על העבירה המהותית, ולא על הביטוי הפורמלי של העבירה, דרך נישואין, וכך כל אותם גברים שמשעבדים נשים, במובן הכי עמוק של המלה, וחיים עם כמה נשים במקביל, לא יוכלו לבצע זאת, דרך דבר אחד פשוט שנקרא: איסור פוליגמיה ואיסור ביגמיה.

חברת הכנסת שמאלוב. חברת הכנסת וילף רוצה להשתתף בנאומים בני דקה, או שאת עוד לומדת? היום אני לומדת. זה דבר, חוזרים אחורה, פעם היה חבר כנסת מדבר אחרי ארבעה חודשים.

לא שהיה אסור לו, הוא היה אומר: ארבעה חודשים אני רוצה ללמוד. חברת הכנסת שמאלוב,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשבוע הבא, אם אני לא טועה, עומד להיערך באשדוד כנס לקליטת העלייה. אני הבאתי פה משהו מאוד נחמד, נעשה סקר לקראת הכנס הזה, ואני מחזיקה שתי כותרות בשתי שפות, בעברית וברוסית, אפרופו הסקר הזה. בעברית הכותרת היא: סקר, 73% מהציבור בישראל סבורים שהעלייה חיונית למדינת ישראל, אפילו שבתוך הסקר יש כמה דברים מאוד מאוד לא חיוניים שהציבור חושב על העלייה. לעומת זאת, בשפה הרוסית הכותרת היא כי לפי הסקר רוב הישראלים חושבים שהעלייה הביאה הרבה יותר נזק מאשר תועלת. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שעלינו להבהיר לאנשים שכותבים שבבית הזה יושבים היום אנשים שמבינים את שתי השפות, גם רוסית וגם עברית, ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעוות את העובדות, כי אנחנו שומרים גם על התקשורת, שיראו שצריך להוציא את הדברים כפי שהם, ולא כפי שמתאים לקהל זה או אחר. אנחנו חיים באותה מדינה, והאינטרס הוא משותף.

תודה רבה לחברת הכנסת שמאלוב. בעברית זה היה ב"כלכליסט", וברוסית זה היה באתר שנקרא "news room". תודה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אחריו, חבר הכנסת גנאים,

תודה רבה, אדוני. אחד המשאבים היקרים שיש לנו במדינה זה חופי הים. זה דבר חברתי ממדרגה ראשונה, שהערך שלו נמדד לא רק בכסף, אלא זה הרבה יותר מזה, זה טבע,

זה איכות חיים. לצערי הרב, במסגרת הרפורמה של ראש הממשלה בתכנון, עומדת להתבטל ועדת החופים, ובכך יינתן הכשר לכרישי נדל"ן להשתלט לנו על החופים. לא נותרו הרבה חופים פתוחים בארץ, זה מאוד מאוד מבוקש, ולכן ולחו"ף, ועדת החופים, עוצרת במקרה הצורך את הבנייה הנדל"נית על החוף, ששייך לכולנו. אני קורא לכנסת הזאת, כפי שגם קראו השר להגנת הסביבה וגם שרים אחרים בתוך הממשלה, להתנגד לביטול הוולחו"ף.

תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת גנאים, ואחריו חבר הכנסת אלדד. אחר כך נחזור לקדימה ולליכוד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני כשבועיים היתה ישיבה משותפת של הוועדה לקליטת העלייה וועדת החינוך בנושא הכפשת ציבור העולים מרוסיה באמצעי התקשורת עקב רצח משפחת אושרנקו. מהמסקנות של הוועדה המשותפת: להימנע מהכללות, דעות קדומות, סטיגמות, הכפשת ציבור שלם וגזענות. אבל באותה ישיבה התנהלו דברים שהם מנוגדים לכל ההמלצות האלה. כי באותה ישיבה הציבור הערבי הותקף, ויש כאלה שדרשו לפרסם את נתוני הפשיעה במגזר הערבי. כאילו שהשר לביטחון פנים, גם לפני שבועיים, לא מסר את כל הנתונים האלה, וכאילו שזה עוזר בהסרת הסטיגמות על ציבור העולים מרוסיה. אי-אפשר להילחם בהכללות ובגזענות נגד העולים מרוסיה, או הציבור מרוסיה, בגזענות נגדית כלפי הציבור הערבי. כי ציבור זה הוא קורבן מתמשך להכפשה וגזענות, וסובל מאפליה. ואנחנו לא נהיה שק חבטות של כל מאוכזב או סובל מהחלטות, או כל מי שרוצה לבנות את ביתו על החרבת ביתם של ערבים.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת אריה אלדד, ואחריו, חבר הכנסת לוין. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לשמח את כל הלבבות בישראל ולהגיד להם שבמדינת ישראל הכול בסדר. לפחות ממשלת ישראל בטוחה שהכול בסדר. כי יום שלישי, כמו יום שני, הוא יום חקיקה של הממשלה, והממשלה לא מצאה אפילו חוק אחד שהיא רוצה להביא לכנסת כדי לתקן משהו, לשפר משהו בישראל. סימן שהכול בסדר, אז תשמחו. והערה שנייה: הלילה, לפני 62 שנה בדיוק, יצאה לדרכה "מחלקת ההר". 37 אנשים. חלקם חזרו בחיים, אבל 35 נפלו, הם הל"ה, בדרכם לנסות ולהציל את גוש-עציון הנצור מן הכיבוש הערבי. אנחנו חשבנו שהמיתוס של "מחלקת ההר" ניצח, ושעם ישראל ניצח במלחמת השחרור. מסתבר ש-62 שנה אחר כך ממשלת ישראל עדיין מתייחסת לגוש-עציון כאל שטח כבוש ולא נותנת לבנות אפילו בית-ספר לילדים יהודים בגוש-עציון. זה יעמוד למשפט ההיסטוריה. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת יריב לוין, ואחריו, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, אנחנו הצבענו, ואישרנו כאן בכנסת את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. אבל היום, כאשר הונחה על שולחן ועדת הכלכלה התוכנית לקיצוץ בכוח-אדם, התברר לנו שמה שהיה אמור להיות התייעלות בתחום המינהל, הפך למשהו לגמרי אחר. על-פי ההצעה שהונחה בפני ועדת הכלכלה, יש כוונה לבצע קיצוץ דרסטי בתחום אחד בלבד, והוא בפקחים ובאנשים שעובדים בשטח ושומרים על אדמות המדינה מפני פולשים. והדוגמה הטובה ביותר היא באזור הנגב. רק 24 איש עובדים במחלקה הזאת, שאחראית על כל אזור הנגב, רוצים לפטר או להפחית 11 משרות, להשאיר 13 איש על כל האזור הזה, שיש בו השתוללות בלתי פוסקת של בנייה בלתי חוקית והשתלטות על אדמות המדינה, וזה מה שמוצע על-ידי מינהל מקרקעי ישראל. אני פונה לשרה לעלות ולהתערב בנושא הזה באופן אישי. אני ביקשתי גם מחבר הכנסת שאמה, שעומד בראש ועדת המשנה שמטפלת בעניין, והוא הבטיח לי לבדוק ולטפל בנושא הזה, אסור לתת לזה לקרות. תודה. חבר הכנסת עמאר, אחריו, חבר הכנסת גדעון עזרא, ואחריו, חבר הכנסת אקוניס, שהיה בפעם הקודמת ראשון, אז הפעם הוא יהיה בין האחרונים. חבר הכנסת מיכאלי גם כן, כן.

היום התקיים בוועדת הכלכלה דיון בנושא כוונת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לבטל את סעיף 61 לפקודת התעבורה, שמשמעותו היא אי-הקמת מאגר של משוללי רשיון נהיגה, שהיה אמור לקום לפני שלוש שנים וחצי, אך הדבר נדחה מסיבות טכניות ומשפטיות. כל זאת, לאחר שב-2008 מבקר המדינה, ממחקרים שהוא הציג, 50% ממשוללי הרשיון נוהגים בשלילת רשיון. במהלך הדיון גילינו שלא למשטרה ולא למשרד התחבורה יש היכולת לדעת בכל רגע נתון למי שללו את הרשיון או לא שללו את הרשיון, והוא יכול לנהוג בלי רשיון,

חלק גדול מהנהגים, נשלל רשיונם לא בגלל סיבות טכניות או אי-תשלום דוח, מכיוון שאלה נהגים מסוכנים, שגרמו תאונות דרכים קטלניות, או פגעו באנשים, או נהגו ללא שום אמצעי זהירות וגרמו לתאונות. ועל כן אני קורא לשר התחבורה להקים את המאגר בהקדם האפשרי ולבטל את הגזירה.

תודה רבה. חבר הכנסת גדעון עזרא,

חבר הכנסת אקוניס,

חבר הכנסת מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר, הממשלה צריכה להגיש את החוקים שלה, אבל צריך לבוא ולומר שבכל הצעת חוק שהממשלה מגישה, לפי דעתי צריך להיות כתוב בדיוק כמה כוח-אדם צריך להוסיף על מנת לבצע את החוק הזה, וכמה זה יעלה למדינה. חברי הכנסת מוגבלים ל-50 חברי כנסת, או 55, אני כבר לא יודע, בהגשת חוק שהוא למעלה מ-5 מיליונים. הממשלה עושה את זה באופן חופשי, ובסוף בסוף, חוקים לא מבוצעים. והדבר השני, כאשר מדברים על חקיקה שהממשלה לא מגישה, אני רוצה להזכיר שבחוק ההסדרים הממשלה הגישה כמה הצעות חוק שלא התקבלו על-ידך. בסופו של דבר עד עצם היום הזה הן לא הונחו על שולחן הכנסת, וזה אומר דורשני.

הן עברו בקריאה ראשונה במסגרת חוק ההסדרים, ופוצלו. אבל לא, פשוט לא קרה שום דבר מאז. ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת עזרא, עוסקת בנושא ויסקונסין. יש הסיפור של קופת-חולים נוספת, זה הוצא מחוק ההסדרים, והם לא העלו את זה. הוצא, ונאמר, ולא העלו את זה. לכן אני אומר, כשמדברים על ימי ג' הצעות חוק שהיו ראויות שיובאו למשכן הזה בימי ג' לא הועלו, אף-על-פי שאז זה נראה להם מאוד דחוף. הבעיה היא כנראה לא הבעיה של הזמן, אלא הבעיה של הרוב.

זאת אומרת: חוק ההסדרים הפך להיות בידי ממשלות לדורותיהן, מאז 1986, מכשיר שבו יכולים להעביר חוקים שבתהליכים רגילים לא יתקבלו בכנסת, בגלל הקושי לשכנע את חברי הכנסת או רוב חברי הכנסת בהצדקתם. וזה דבר שהופך להיות עניין של פילוסופיה, הבאה ואומרת: חוק ההסדרים הוא אמצעי ביד הממשלה, שזו לא רק זכותה למשול אלא חובתה למשול, להעביר את זאת באמצעות חוקי ההסדרים. והדברים האלה מתלבנים כרגע בין הממשלה לבין הכנסת, בין האוצר לבין משרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה היום, ואנחנו נשתדל, אני בהחלט חושב שכשיש מצב שבו אנחנו יכולים לראות את עצמנו עוד פעם עם תקציב לשנתיים, זו הזדמנות מעולה בידי הממשלה, באמצעות הכנסת, להעביר את כל הרפורמות בהליכי חקיקה רגילים, כי יש לנו זמן,

להעביר אותן. ועדות הכנסת פועלות, כאשר מובאים הדברים לפניהן, במרץ רב. אני מוכרח לומר שכל הוועדות פועלות במלוא הקיטור. ואנחנו יכולים להעביר את כל הרפורמות. אני מצדיק אותך במאה אחוז. הייתי שמח אם היית מביע את דעתך לגבי תקנים וכספים הנדרשים להצעות חוק שהממשלה מגישה, שהיא אחר כך צריכה גם לבצע. זו לא חוכמה להעביר, היום היה כנס של לשכת עורכי-הדין עם הכנסת. והשתתפו חברי כנסת רבים, בהשתתפות שר המשפטים, שר המשפטים היוצא, בהשתתפות החשב הכללי ובהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי הוא עדיין מכהן. הוא יצא, אבל הוא עדיין מכהן. ובאנו ואמרנו על מה אנחנו מלינים. הרי יש הרבה הצעות חוק שעם 50, ועם 55, מטעמים של לחצים, אפילו של הקואליציה,

החוקים הם כאבן שאין לה הופכין, הם נמצאים בספר החוקים של הכנסת והמדינה אפילו לא הוציאה תקנות ביצוע. משום שהממשלה באה ואומרת: החוקים עברו, אבל אין לנו תקציב לממן אותם. אבל זה חוק שהממשלה מציעה. ולכן כדאי מאוד, הרי לא רוצים להגדיל את המנגנון של עובדי המדינה מצד אחד, ומצד שני כל הזמן החוקים האלו דורשים עובדים נוספים. ולכן כדאי להנחיל את הדבר. אני לא נגד הממשלה, והלוואי שתחוקק חוקים טובים, אני רק אומר שזה חוק שיישאר כחוק, ולא יבוצע,

דרך אגב, לפני אלפיים שנה היה הליכוד עם 12 מנדטים באופוזיציה. אף אחד לא זוכר מתי זה היה. השרה הנכבדה יושבת אתי. היינו יושבים בישיבות סיעה והיינו אומרים, היו בינינו כאלה שאומרים: איך נעביר חוק שאחר כך לא נוכל לקיים אותו? אנחנו נעזור לממשלה להעביר חוק כזה, או לאופוזיציה להעביר חוק כזה שאחר כך הממשלה לא תקיים אותו? שהרי אחרי אלפיים שנה של גלות אנחנו נחזור לממשלה. חשבנו שזה ייקח אלפיים שנה. לא חשבתם שזה ייקח אפילו את הזמן שזה לקח. תודה רבה לחבר הכנסת עזרא. בבקשה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. אבל ההערה שלך היא במקומה, ובהחלט צריך לקיים עליה דיונים רציניים. חבר הכנסת אקוניס, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. בהמשך לדו-שיח שניהלת עם חבר הכנסת עזרא, אני רוצה רק להרחיב אולי את התמונה, אם אפשר על-חשבון הדקה,

אני חושב שאנחנו צריכים בעניין הזה של חוק ההסדרים, כולנו יחד, להגיד לממשלה שבאמת הגיע הזמן למצוא דרך אחרת, אולי לצמצם קצת את חוק ההסדרים ולראות. כי אנחנו באמת עובדים בוועדות הכנסת עד עכשיו על חלק מהחוקים שהובאו לכאן כחוק ההסדרים, שהם חוקים עצומים, שצריך לעבוד עליהם מושב שלם, ובסופו של דבר הם רצו שנעביר אותם באבחת חרב כאן במליאה, ואני חושב שבעניין הזה כולנו צריכים לעסוק, ללא הבדלי מפלגות, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, יש לי הערכה רבה, כידוע לך, לראשי ממשלות בישראל בכלל, אבל לאחד מהם בפרט, מנחם בגין,

השאיר מורשת מפוארת במגוון רחב מאוד של תחומים, אבל במגוון יחסי הכנסת והממשלה והשלטון התקין במדינה הוא בוודאי השאיר מורשת מפוארת, והוא אמר: נבחרנו לאופוזיציה, נשרת את העם באופוזיציה.

חברי קדימה, ברובם המכריע, לא חונכו על מורשתו של מנחם בגין,

לא מאוחר ללמוד. חלקם כן, אבל רובם המכריע לא. אופוזיציה, אדוני היושב-ראש, היא שליחות חשובה. היא נדבך מרכזי בחיים הפוליטיים. אני חושב שאתמול נפל דבר בבית הזה, כאשר ראש הממשלה נמצא בשליחות בגרמניה, בגרמניה, יחד עם כמה משרי ממשלתו, והאופוזיציה העדיפה להתנהל בילדותיות, ובאמת בחוסר תוחלת,

ולהגיש את האי-אמון, וגם להצביע על האי-אמון. אדוני היושב-ראש, בשבוע הבא, כאשר ראש הממשלה יקיים את ביקורו בגיא ההריגה של העם היהודי באוושוויץ-בירקנאו, אני מקווה שהאופוזיציה לא תחזור על מעשיה המבישים. תודה רבה. אנחנו את אשר היה לנו לומר אמרנו אתמול. בבקשה, רבותי חברי הכנסת. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת אורבך. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אני מברך את הקבוצה של יהודי הפלאשמורה שהגיעו אתמול בלילה לארץ, שהם בעצם הסנונית הראשונה, אדוני היושב-ראש, אחרי הפסקה גדולה של כמעט שנה וחצי שלא העלו פה אנשים.

ואני חושב, מגיע יישר כוח לכל מי שהיה מעורב בזה, הן מצד הממשלה, כשר הפנים, והן מצד הסוכנות היהודית, והן מצד כל הגורמים שאנחנו, אדוני היושב-ראש, כמשלחת ששלחת אותנו לשם בשביל לבדוק, ואני מקווה שאולי גם קצת סייענו בזה. אבל יחד עם זאת, אדוני היושב-ראש, באמת עוול גדול נגרם בהליך הזה של אי-אישור הצעת מחליטים ששר הפנים הניח על שולחן הממשלה, ומטרפדים את זה. ובסך הכול מה מבקשים, אדוני היושב-ראש? מבקשים לבדוק את הרשימה. לא אומרים להעלות אותם באופן אוטומטי. כמה אפשר להתעלל בקבוצה של אנשים שכבר ממתינים שם שנים, והם באי-ודאות? או שיגידו להם שילכו הביתה, איפה שהם, גם אין להם בית, לצערנו, או שיחליטו שהאנשים האלה יעלו לישראל. ואדוני היושב-ראש, כתבת באמת מכתב מכובד למי שצריך היה לקבל אותם, אבל לצערנו, כנראה עדיין אנחנו מתייחסים לאוכלוסייה הזאת באופן חריג ומעליב, ואנחנו, ככנסת ישראל, אסור לנו לשתוק על זה,

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואורי אורבך יהיה אחרון המדברים, אלא אם כן יאמר מישהו שהוא לא אמר את דבריו, ביקש ולא אמר את דבריו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום לפני 65 שנה הצבא האדום שחרר את לודז', קרקוב וקושיצה. מי שלא יודע, קושיצה זה עיירה קטנה במזרח סלובקיה, ואני גאה בזה שחמי היה אחד האנשים שנכנסו ושחררו את העיר הזאת, ואני גם גאה בזה שאנחנו נמנים עם האנשים שציינו את יום הניצחון הזה, אני וחברי למפלגה ולסיעה. אני גם גאה בזה שחברי מוחמד ברכה הולך לייצג אותנו בסיור באושוויץ. אבל מה שחורה לי בעניין זה שפה ושם יש כמה, ביום הבין-לאומי, על-פי החלטת האו"ם, לשחרור אושוויץ.

אז מה שחורה לי בזה, זה שפה ושם, מהימין הקיצוני, ההזוי, מקבלים כל מיני איומים.

אבל כאשר חבר כנסת רוצה לחוקק חוק, אני חושב שזה צריך לקומם את כל חברי הכנסת, אפילו האנשים שנמנים עם הימין ואכפת להם גם מיום השואה וגם מגורל העם היהודי, וגם מגורלו של כל העולם, מהתופעות הנאציות והגזעניות שהיו.

חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשתף אתכם בהרהור קצר. השבוע אמור להיות יום חג לתנועה הציונית, עם ההצטרפות של התנועה החשובה, תנועת ש"ס, באופן פורמלי למוסדות התנועה הציונית. אני בטוח שב"יתד נאמן" לא ממש משבחים את המהלך, אבל אני חושב שזה חזרה בתשובה ציונית של תנועת ש"ס, שיש לה, הסתדרות.

אבל תנועה ציונית זו אמירה אידיאולוגית, וזה סיפור, מראה את ההצלחה הגדולה של התנועה הציונית, וגם קצת את חולשתה, שהיא כבר לא מאיימת כל כך. אומרים: יאללה, יש שם הרבה תפקידים וג'ובים, ומשרות, וזה נחמד מאוד להצטרף, ואפילו ש"ס לא מרגישה,

שהיא עושה מעשה ציוני כל כך גדול כשהיא מצטרפת לתנועה של בנימין זאב הרצל. אז אין לי ספק שרבים בש"ס מאוד מרוצים, ודאי מקרב הבוחרים, פחות מקרב הנבחרים, ואני מאחל לש"ס בהצלחה לא פחות משאני מאחל הצלחה לתנועה הציונית, ואני בטוח שיהיה לכם קשה בהתחלה,

אבל אחר כך אתם תתרגלו, תתגברו, בסוף אפילו תיהנו. תודה רבה. אנחנו סיימנו את הנאומים בני דקה. השתתפו 24 חברים. יש עוד מישהו שביקש? כן, ודאי, ודאי. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, ואחריו נמשיך בהליך החקיקה היחיד הקיים על שולחננו היום. כבוד השרה, רוצה להשיב? אז מייד, מייד אחרי ההודעה, כבוד השרה כמובן. אני מייד קורא לך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כבוד השרה, שלוש הודעות, אחת איננה מחייבת הצבעה והשתיים האחרות מצריכות הצבעה. הודעה ראשונה: ועדת הכנסת קבעה בישיבתה היום כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור,

נתקן למען הדיוק, בישיבתה אתמול, הצעתם של חברי הכנסת דב חנין, ניצן הורוביץ ואורית זוארץ וקבוצת חברי הכנסת, פ/804/18. ההודעה השנייה מחייבת הצבעה. ביום רביעי, כ' בשבט

6 בינואר 2010, העבירה מליאת הכנסת את ההצעות לסדר-היום בנושא: החלטת בג"ץ בעתירה בעניין כביש 443, של כמה חברי כנסת, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט ביקש להעביר את ההצעות הנ"ל לדיון בוועדת החוץ והביטחון, מאחר שהתקיים דיון בנושא זה באחת מוועדות המשנה שלה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את ההצעות האמורות מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת החוץ והביטחון. אבקש את אישור הכנסת להמלצה זו. וההודעה השלישית, הכנסת החליטה בישיבתה ביום רביעי, כ"ט בכסלו התש"ע, 16 בדצמבר 2009, להעביר לוועדת הכלכלה את הצעות החוק הבאות: הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי טבע, תאורה חסכונית במבני ציבור), התשס"ט 2009, הצעת חבר הכנסת ניצן הורוביץ, פ/838/18, והצעת חוק תאורה חסכונית במבני ציבור, התשס"ט 2009, הצעת חברת הכנסת ליה שמטוב, פ/191/18. יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה ביקש להעביר את הצעות החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעות החוק האמורות מוועדת הכלכלה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתן לקריאה ראשונה. אבקש את אישורה של הכנסת גם להמלצה זו.

האישור הראשון, החלטת ועדת הכנסת מיום 16 בדצמבר 2009 משתנה בזאת על-ידי הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת. נצביע על ההודעה המצריכה הצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי

תאורה חסכונית במבני ציבור), התשס"ט 2009, ואת הצעת חוק תאורה חסכונית במבני ציבור, התשס"ט 2009, מוועדת הכלכלה לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 14 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. חברת הכנסת עינת וילף מבקשת להוסיף, אבל אני לא מוסיף, אני רק רושם בפרוטוקול שהיא ביקשה להוסיף. 14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו עוברים להצבעה על הודעתו של יושב-ראש הוועדה בנושא שינוי החלטת הכנסת מיום 6

דבריה בקשר לנאומים בני הדקה שנשמעו כאן ולהתייחס לכל דבר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אתייחס בכמה מלים לחלק מהדברים שנאמרו כאן. קודם כול, אני רוצה להצטרף למה שאדוני אמר קודם, כשהוא אמר שהיו ימים שבהם חבר כנסת חדש לא דיבר מהדוכן ארבעה חודשים. היו ימים אחרים, זה נכון. היו ימים שבהם, כפי שאמר חברי חבר הכנסת אופיר אקוניס, יושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, היו ימים שבהם אופוזיציה לא העלתה הצעות אי-אמון כאשר ראש הממשלה היה בחו"ל בשליחות ממלכתית. היו ימים שבהם היו מנהגים, לא נהלים, לא מדובר במשהו שמחייב אף אחד, לא הדבר הראשון שהתייחסת אליו ולא הדבר השני,

היתה התנהלות מסוימת, שהיתה מקובלת ומכובדת על-ידי כלל חברי הכנסת. ואני חושבת שחבל שהימים האלה חלפו,

עברו מהעולם. היה נכון אילו היינו כולנו דבקים,

בנהלים מסוימים או בהתנהלות מסוימת שראוי לה לכנסת ישראל שתהיה חלק ממנה, מתוך הכבוד שכולנו רוחשים לכנסת ולכללים מסוימים שנכון לדבוק בהם.

אני חושבת שזה לא מכבד את הכנסת, לא מכבד את כולנו, אם אנחנו באופוזיציה או בקואליציה, כי זה טיבה של הכנסת: פעם אנחנו בקואליציה ופעם אנחנו באופוזיציה, כל אחד מאתנו. תודה לאל, מאז שנת 1977 אין יותר מצב שבו יש מפלגה אחת שהיא תמיד בקואליציה, אלא מתהפכים היוצרות, ולכן אף אחד לא יודע איפה הוא ימצא את עצמו היום, היום אולי כן, אבל לא היכן ימצא עצמו מחר, ונכון שנשמור על מכובדות ועל כללי משחק מסוימים. לא הכול כתוב בתקנון או בכללים ובחוקים,

תמיד היה נהוג שחוקים כאלה ואחרים שנוגעים לכנסת חלים רק מהכנסת שלאחר מכן, ואתם שיניתם את הנוהג הזה. אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת גדעון עזרא, קודם כול, לא אנחנו שינינו את הנוהג הזה, אלא נהגים מסוימים שונו עוד קודם לכן, לצערי הרב. אני רוצה להזכיר לך שממשלת נתניהו היתה ממשלה ששמרה, בקדנציה הראשונה שלה היא היתה היחידה ששמרה על כך שיהיו 18 שרים בממשלה,

ולא שינתה את זה. עד ששנייה אחרי זה באה ממשלה אחרת ותוך שנייה ורבע שינתה את החוק ובאותה ממשלה ממש קבעה מספר שרים שהיה בלתי מוגבל לחלוטין. לא אנחנו שינינו את זה פעם ראשונה, עשו את זה לפנינו. זה קרה עוד קודם, וכשזה נפרץ, זה כבר נפרץ. אני מצטערת על זה וחושבת שלא נכון כך לנהוג. אני חושבת שיש דברים, ואמר את זה קודם חברי חבר הכנסת אופיר אקוניס באופן הכי ברור: יש דברים שבהם,

שירות באופוזיציה הוא לא רק חובה, הוא גם זכות, והמחויבות הזו והזכות הזו, לפעמים יוצא לנו להיות שם ולפעמים לא,

גם כשנמצאים באופוזיציה יש בזה מחויבות וזכות שדבקים בה. אבל אני אמשיך ואומר שאני חושבת שכולנו מברכים את אותם כוחות הצלה ורפואה שנמצאים בהאיטי. אמרו את זה כמה חברי כנסת ואני רוצה לחזק את דבריהם. נעשית שם עבודה בלתי רגילה. כששמעתי אתמול בערב מה נאמר ב-CNN, מה נאמר ברשתות זרות על ישראל ועל בית-חולים השדה שהוקם שם, והגדירו אותו כ"רולס רויס" של בתי-החולים, כך הגדירו אותו: בית-החולים שהוא ה"רולס רויס" של כוחות ההצלה, כאשר שמעתי על רופא ישראלי שיילד ניצולה, והיא קראה לבנה שנולד שם ישראל, אני מוכרחה לומר לכם שעוברת בי צמרמורת לשמוע את הדברים הללו. דווקא בימים שבהם מגנים אותנו בעולם, בכל כך הרבה מקומות, מסתבר שמדינת ישראל הקטנה,

יכולה מול אמריקה הגדולה העצומה והעשירה. אנחנו יכולים דווקא, וכפי שעשינו בעבר כל כך הרבה שנים, במדינות אפריקה ובמדינות עולם שלישי, ידענו לשלוח משלחות סיוע, לא של הצלה, של עזרה, בכל מקום שבו,

קורים אסונות בעולם, ישראל תמיד הראשונה לשלוח משלחות של הצלה עם היחידות הכי טובות שלנו, כי לדאבוננו ולאסוננו, על גבנו ועל גופנו נאלצנו ללמוד את הדברים הללו. והנה אנחנו ראשונים בעולם, הכי טובים בעולם והכי מצליחים. התפעלו שם ממערכת הדמיה שנשלחה מבית-חולים שדה שאנחנו מפעילים שם. אלה השגרירים הכי טובים שלנו. אני חושבת שגם היום אולי משרד החוץ צריך להמשיך ולפעול גם במדינות אפריקה כפי שהיה בעבר, לסייע לאותן מדינות. אני מבינה שבשנים האחרונות קוצצו התקציבים ונחלשה אותה תמיכה שהיתה בעבר, חבר הכנסת והבה מנענע בראשו,

שרת החוץ, אתה מכיר את זה כנראה אפילו טוב ממני, ואני חושבת שנכון יהיה אם משרד החוץ יגביר את הסיוע הזה. אנחנו גם מסייעים לאחרים וגם לעצמנו מרוויחים נקודות בזירה הבין-לאומית כתוצאה מהדברים הללו. אנחנו כמובן עושים את זה לא רק כדי להרוויח נקודות, עושים את זה שלא על מנת לקבל פרס, אבל גם מקבלים פרס. מתוך שלא לשמה בא לשמה, ואנחנו אכן גם בעניין הזה זוכים לנקודות. אני בהחלט מברכת את האנשים שלנו,

שעושים עבודה בלתי רגילה. רק אתמול יכולנו לראות מה קרה בחצבה ואיך כוחות ההצלה של יחידה 669 הצילו שם אנשים בצורה בלתי רגילה, ותנחומים, כמובן, על אלה שלא הצליחו להינצל. אני רוצה לגעת, ברשותך, אדוני היושב-ראש,

מה שאמרה חברת הכנסת ד"ר רחל אדטו קודם, שהתייחסה גם לכוחות ההצלה שלנו בהאיטי אבל דיברה גם על בתי-החולים הפסיכיאטריים, על בית-החולים "אברבנאל". קראתי בעיתון וראיתי, כמו אחרים, אני מניחה, את אותם תנאים בלתי נתפסים ובלתי אנושיים שנתגלו שם, בבית-החולים "אברבנאל". זה דבר, אני לא ידעתי על זה קודם, זה דבר בלתי אפשרי. ואני קוראת ומפצירה ואומר את דברי איפה שצריך, לסגן שר הבריאות חבר הכנסת ליצמן, לקום ולעשות מעשה. שום מדינה בעולם, בוודאי מדינת ישראל, לא יכולה להסכים שבני-אדם, ודאי מוכי גורל, חולי נפש, יהיו בתנאים בלתי אנושיים כאלה כפי שהתגלה באותו סיור שנעשה וכפי שנחשף באותה כתבה שקראתי בעיתון. אני מבינה שחברת הכנסת ד"ר רחל אדטו היתה בסיור הזה וראתה את הדברים במו עיניה, אני ראיתי אותם רק באותם צילומים. זה דבר נורא ומזעזע, אסור לנו בשום פנים ואופן להסכים לכך. צריך לסגור את המקום הזה, כי כנראה שלא ניתן כבר לשפצו בגלל מצבו הנורא. צריך לסגור את המקום הזה ולהעביר את המאושפזים בו למקום אחר. מדינת ישראל לא יכולה להסכים לרגע אחד נוסף שימשיכו לשהות בו מאושפזים פסיכיאטריים או בכלל. הנקודה האחרונה שאני רוצה לגעת בה היא הנושא שהעלתה חברת הכנסת ציפי חוטובלי לגבי אותה כת של גואל רצון. קודם כול, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אני שמחה שאת מתכוונת,

להעלות או להניח הצעת חוק על השולחן שתכיר כפוליגמיה לא רק כשמדובר באדם שנשוי באופן חוקי,

וגם בעניין הזה זה ייתן מענה. לא רק נישואים משפטיים או חוקיים אלא גם שהות שהיא ניכרת לעין של גבר עם מספר גדול של נשים.

כולן מצהירות שהן חד-הוריות, ומקבלים בגין הילדים האלה קצבאות. ברור שזה נועד להערים על השלטונות, להערים על מוסדות המדינה ולקבל עוד ועוד קצבאות ילדים וכו'. אבל הדבר כמובן חמור הרבה יותר. כפי שאמרת, חבר הכנסת עזרא, ואתה מומחה לעניין, עושים את זה בקרב הקהילה הבדואית.

אבל במקרה של גואל רצון זה חמור הרבה יותר, כי כאן מדובר בהפעלת לחצים פסיכולוגיים על נשים, ומי יודע אם לא מעבר לזה. יש חשדות כאן כמובן, והם נחקרים כרגע. אני לא רוצה לקבוע דברים. אבל מה שכן מאוד מאוד מטריד אותי הוא העובדה שמוסדות הרווחה ידעו על הכת הזאת, שבוודאי היא מעשה שאיננו נורמלי ואיננו בגדר הנורמות, הגם שאיננו יודעים כרגע מה בדיוק היה שם ומדובר בחשדות כרגע, אבל ודאי וודאי שמדובר כאן בדבר שאיננו בגדר הנורמה והוא מחוץ לכל נורמה לפחות, וידעו על כך במשך שנים ארוכות. הרי התפרסמו כתבות. יש עכשיו מירוץ בין אמצעי התקשורת מי היה הראשון שחשף את זה. אני רואה שבכל כלי תקשורת כותבים "אצלנו זה נחשף לראשונה" ו"אצלנו זה נחשף לראשונה בשנת 2006" או "בשנת 2008" וכו'.

לאורך שנים זה התפרסם בכל כלי התקשורת, כולם ידעו על כך, אבל שום דבר מהותי לא נעשה בעניין הזה. ראיינו אותו באחד מהערוצים. נכון. זה היה לפני כמה חודשים. אבל לפני כן, שנים קודם לכן, כבר נכתבו על כך כתבות, וכבר נעשו על כך תחקירים וכבר ידעו. מסתבר שידעו על כך בבתי-הספר ובגנים שבהם שהו הילדים. ידעו על כך בכל המקומות ובלשכות הרווחה.

הדברים היו ידועים. איפה היו כל אותם מוסדות, שהיו אמורים, כפי שאני רואה את זה, לקום ולטפל, לקום לזעוק, להזדעק ולהפסיק את התופעה המזוויעה הזאת של אדם שנשוי או לא נשוי, ולא משנה כרגע ההגדרה המשפטית, לעשרות נשים עם עשרות ילדים או יותר מזה, שבבתים כאן או בבתים שם, ולא חשוב אם זה ספר משפחה כזה או אחר, וכל הפרטים האלה הם פרטים בלתי חשובים, איפה היו כל המוסדות? למה הם לא הזדעקו? מדוע לא הפסיקו את זה קודם?

עשו מבצע יוצא מהכלל, כי אי-אפשר לדעת לאן זה עלול היה להגיע אם לא היו עושים אותו בצורה כל כך מדויקת וכל כך טובה ומתואמת בין כל הגורמים. אבל הרי את זה היה אפשר לעשות עוד קודם לכן. כל העיתונים פרסמו, הטלוויזיות, כולם. כפי שאני קוראת לפחות באמצעי התקשורת, ואני לא מכירה את הנושא, כנראה שיש עוד כמה מקומות, אולי בדרגת חומרה פחותה, אני אינני יודעת, צריך עכשיו לטפל בזה ולא לחכות רגע אחד. זו תופעה כל כך נוראית וכל כך לא נורמלית, שצריך לעשות את הדברים האלה מבעוד מועד ולא להמתין רגע אחד ולא לאפשר לילדים האומללים האלה ולנשים האומללות האלה, מוכות הגורל האלה, להיות נתונות ללחצים כאלה פסיכולוגיים, נפשיים, והייתי אומרת איומים כאלה, גם אם הן חושבות שזה עושה להן טוב או גם אם לא מעזות להגיד משהו אחר. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך. אני ממשיכה לשהות אתכם. כבוד השרה, אנחנו מאוד מודים לך על שנתת דעתך לנאומים בני דקה של חברי הכנסת. רבותי, יש בפנינו הצעת חוק שהיא הצעת חוק פרטית. הממשלה לא הגישה לפנינו הצעת חוק אחת כדי שאנחנו נדון בה היום. על-פי בקשתו של חבר הכנסת מולה אנחנו נקיים דיון מטעם הכנסת בנושא הסיוע, אני תמיד אומר הוואי, האיטי. להאיטי. יש המבדילים הבדלה. אני גם אפתח את הדיון, ולכן חברתי, אני מודה לה שהיא מחכה פה, סגנית היושב-ראש, רוחמה אברהם. אני חייב לפתוח לכבודו של חבר הכנסת מולה את הדיון. קודם אני מזמין כמובן את חבר הכנסת ציון פיניאן, שהוא ממלא-מקום יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, להציג בפנינו לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברי

שלי יחימוביץ וחיים כץ. אדוני יציג. אם החברים רוצים להשתתף, הם מוזמנים להירשם.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 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 121) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי, התוכנית הניסיונית), התש"ע 2010. הצעת חוק זו נועדה לאפשר המשכו של ניסוי,

שבו נבדקת האפשרות שמשפחות קשישים סיעודיים יוכלו להעסיק את העובדים הסיעודיים באופן ישיר ובלא תיווך של חברת כוח-אדם כאשר אין בזה צורך. עד כה נמשך הניסוי שנתיים בארבעה אזורים בארץ. 470 משפחות בחרו להשתתף בו, והעסיקו את העובד הסיעודי באופן ישיר תוך שהן משתמשות בקצבת הביטוח הלאומי כדי לשלם ישירות את שכרו של העובד. המשפחות לוו בליווי צמוד של הביטוח הלאומי, כדי לוודא שהקשיש מטופל היטב. הניסוי הסתיים בהצלחה רבה. כעת מבקש הביטוח הלאומי ומבקשים המחוקקים להמשיך בניסוי כדי לבדוק אותו לאורך זמן ולהרחיבו לאזורים נוספים בארץ. על-פי הצעת חוק זו יוארך הניסוי בשנה, ויורחב מארבעה אזורים לתשעה אזורים. בכל מקרה, הכוונה היא לאפשר לקשיש ולמשפחתו חופש בחירה אם להעסיק מטפלים באמצעות חברת כוח-אדם או לעשות זאת בעצמם. בתום הניסוי תתבצע הערכה מחודשת של הפיילוט ושל הצעת החוק ויתקבלו החלטות בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים. הצעת החוק היא בתיאום מלא עם הממשלה. אבקש את תמיכתכם בקריאה ראשונה.

נרשמו שלושה חברים עד רגע זה. חבר הכנסת עפו אגבאריה הוא ראשון. בבקשה.

חבר הכנסת גדעון עזרא וגם חבר הכנסת מיכאלי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לגבי התיקון הזה, אני חושב שיש בזה משהו, אבל אני לא חשבתי שהעניין יכול להיות כזה גורף שבאמת לתת את הקצבה באופן מוחלט רק למשפחות ולבטל את העניין של חברת כוח-האדם. אני חושב שבמקרים מסוימים כן יש לאפשר למשפחות ועל-פי בחירה לקבל את הסיוע ישירות לידי הקשיש או לידי המשפחה של הקשיש, כי יש מקרים מסוימים, זה לא הרבה אבל יש מקרים, שאולי המשפחה יכולה לתת את הטיפול הזה הרבה יותר טוב, ואולי זה נשאר ככה בתוך המשפחה בצורה אולי גם יותר אפקטיבית לטובת החולה ולטובת המשפחה מאשר דרך הביטוח הלאומי או דרך חברות העובדים. לעשות את זה באופן גורף רק לידי המשפחות, אני חושב שזו טעות. זו גם טעות להשאיר את זה רק בידי חברות כוח-האדם. לתת את האפשרות למשפחות לבחור: מי שרוצה באמת לקבל את זה שהוא יהיה אחראי לזה, לתת את האפשרות הזאת למשפחות לעשות את זה בעצמן.

פתרון כזה יהיה הרבה יותר הוגן גם לגבי המשפחות וגם לגבי חברות כוח-האדם שעושות באמת עבודה טובה אבל לא בכל המקרים, ואין שבלונה אחת לכולם.

תודה רבה. חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מגלי והבה, ולאחר מכן, חבר הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת פיניאן, אם תרצה להשיב על אחת, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש להתייחס. אתה אמרת שיש 470 משפחות שהתנדבו. אין לי בעיה בהתנדבות, כל מי שיכול להתנדב, יבורך, הבעיה היא עם קשישים עריריים, או קשישים נכים, או קשישים שלא יכולים, לא להתנדב, ואפילו לא יודעים מה כן מגיע להם או לא מגיע להם.

והדבר טעון תשובה, שמהקצבה הזאת, שהם יקבלו באופן ישיר, ינכו להם מסים כאלה ואחרים, לפי מה שאני יודע. אני בעד פיילוטים.

כל משפחה שרוצה בכך, אני חושב שצריך ללכת לקראתה. אבל אסור בשום פנים ואופן, לדעתי, להכליל את זה על כולם, מאחר שבסופו של דבר, אם זה ייכנס לתוקף, יהיו הרבה קשישים עריריים שפשוט לא יקבלו טיפול, הם לא יודעים לאן צריך ללכת ומה לעשות. ולכן אני חושב שזו הערה שצריך לדון עליה לקראת הקריאה השנייה והשלישית ולהסתייג מהכוונה הזאת.

חבר הכנסת מגלי והבה, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת מיכאלי. יש אפשרות? אפשר. אני גם מזמין את כולכם להירשם לדיון שיתקיים ביוזמת חבר הכנסת מולה בנושא מה שקרה בהאיטי, אסון הטבע בהאיטי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין ספק שהצעת החוק שבאה לשנות את הסטטוס, והפיילוט שנוסה בנושא העסקת עובדים אצל קשישים או משפחות שזקוקות לכך, צריך להשאיר את האופציה. צריך לברך קודם כול על הרעיון והפיילוט שהצליח, כיוון שהיום אנחנו יודעים איזה קשיים יש למשפחות לפעמים למצוא מישהו שיוכל לבוא לעבוד אצלן, ולפעמים המשפחות גם לא מכירות את כל הכללים של התנאים הסוציאליים של אותם אנשים שהן מעסיקות. ולכן בהצעת החוק, כשנביא אותה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, אני אומר את זה לחברי חבר הכנסת פיניאן,

לסגור את כל הפתחים לאותן משפחות שלא מצליחות או לא מסתדרות להגיע בכוחות עצמן לאותם עובדים, ואז אנחנו לא ניתן להן אפשרות ליהנות מהשירות הזה. צריך גם להוסיף ולהגיד את האמת, אדוני היושב-ראש, כמי שמכיר את הסוגיה הזאת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בחברות כוח-אדם שעושות הרבה ביזנס,

אפילו מזלזלות באותם קשישים, שלא לדבר על עבירות על החוק שהן עושות, שלוקחות את הפספורט ולוקחות את אישור העבודה, והופכות את אותם עובדים זרים שמגיעים, או אותם עובדים שבאים לעבוד אצל הקשישים, לבני ערובה. ולכן צריך לבחון באור חיובי, מצד אחד להרחיב את הפיילוט הזה, לתת למי שיכול מהמשפחות הזקוקות להעסקת עובד, בעיקר לקשישים, שיאפשרו להן. מצד שני, להשאיר את הפתח לאלה, במיוחד בפריפריה, במקומות שאין להם גישה למקומות ולמאגרי עובדים, ואז הם יהיו בבעיה, וגם לא תהיה להם היכולת לפרסם בתקשורת ולפרסם בעיתונים: אנחנו מחפשים לזוג, או לקשיש, או לקשישה, שזקוקה לעבודה. אנחנו נקל עליהם, נאפשר גם את הנושא של כוח-אדם בצורה מסודרת ומפוקחת,

נאפשר להם להתחבר ישירות. אני תומך בהצעת החוק ומברך עליה.

תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה. חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה, אדוני. וחברת הכנסת אדטו תסיים.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 אני באמת חושב שהניסיון, שהוחלט עליו לפני כשנתיים, אדוני היושב-ראש, לנסות את העניין של גמלת סיעוד לידי הזכאי, היה ניסיון קצת נועז בזמנו, ובאמת הרבה חברי כנסת הביעו חששות מפני המהלך הזה ואמרו פה: המשפחות ינצלו את הכסף הזה בצורה מעוותת, וזה לא יגיע בסוף לנזקק, לאותו זכאי גמלה. ואני שמח, אדוני היושב-ראש, על זה שהניסיון אכן מוכיח שהרבה פעמים חברות כוח-אדם מסרבלות את העניין, ומי שקצת חווה את זה על בשרו, מסיבה כזאת או אחרת, יודע. מצד אחד זה עוזר, אדוני היושב-ראש, חברות כוח-האדם, בביורוקרטיה של העניין, כי בסך הכול אותו עובד שעושה את העבודה, צריך גם לתת לו את כל הזכויות הסוציאליות שמגיעות לו במסגרת החוק, ואז בני המשפחה כביכול לא יכולים לעשות את אותו הדבר, אבל הרבה פעמים הסתבר, אדוני היושב-ראש, שהיעילות במתן טיפול לנזקק לסיעוד על-ידי בן משפחה נעשית בצורה אחרת, על-ידי נשמה יתירה אחרת, שבן משפחה מוכן לקחת על עצמו לטפל בזה. הרי אנחנו דואגים בסוף לתועלת של החולה הזכאי, ולאו דווקא חושבים על הדברים שלפעמים קשה לחשוב איך פותרים אותם, ואני שמח שמרחיבים את הפיילוט הזה, את הניסיון הזה, לכמה וכמה אזורים.

אנחנו צריכים, במכלול של הדבר הזה, אולי במסגרת הוועדה, שוב לחשוב איך נעשה את זה, איך אפשר לשפר עדיין את מתן הזכאות לנזקקים, כי כל כך הרבה מבחנים נוקשים,

המוסד לביטוח לאומי מפעיל כדי לגרוע מהם, כדי להוריד להם שעות, כדי לא לתת להם את הזכאות, הרבה פעמים רחמנות על אותם נזקקים, באיזה מצבים קשים הם נמצאים ולא נותנים להם את הסיוע, ואז הרבה פעמים,

זה נופל כנטל על המשפחה, והרבה מאוד משפחות לא יכולות לעמוד בנטל הזה, לא יכולות לבוא ולסייע לנזקק מכיסן הפרטי אם לא מקבלים איזה סיוע מהמוסד לביטוח לאומי. ובאמת הערעורים שעושים על הקביעות של אותה אחות שמגיעה וקובעת את הזכאי, אם מגיע לו או לא מגיע לו, לפעמים הם בלתי אפשריים, כי המבחנים הקשים שעושים להם בזמן הבדיקה, ואני לא מדבר כאן חלילה לא על רמאים ולא על כל אלה שמנסים לעשות הצגות, המבחנים האלה הם נורא קשים, והמשפחות פשוט מאוד מתלוננות ומבקשות מאתנו הרבה פעמים סיוע לשנות את הגזירה, ואין לנו מה לסייע. לכן אני מקווה שאולי במסגרת הבחינה בוועדה כרגע את הפיילוט מחדש גם ניגע באותן נקודות של קביעת המבחנים על-ידי המוסד לביטוח לאומי. תודה, אדוני היושב-ראש.

חברת הכנסת רחל אדטו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מוכרחה להודות שמזמן לא היתה הצעת חוק שנדונה במסגרת ועדת העבודה והרווחה, שבה אני חברה, ששיניתי את דעתי לגביה במהלך הישיבה כשלוש פעמים, פחות או יותר, ובכל פעם חשבתי שיש בעיה, כי חברות הסיעוד, כמו שהוזכר פה, הן חברות נוקשות, שמטרתן בסופו של יום היא עשיית רווח, שזה אחד הדברים שהחברות האלה עושות, והתנאים הם נוקשים, וביטוח לאומי מקשה, וכל הדברים האלה נכונים, כאילו להעביר את הכסף לידי המשפחות. מאידך, שמענו אתמול בוועדה שמדובר בחלק גדול מהאוכלוסייה, שאלה אנשים זקנים, רובם דמנטים, שלא מסוגלים, לא לדאוג לעצמם, בוודאי לא לדאוג לכל ההליך הזה של למצוא סיעוד וללכת למבחנים ולשלם למטפל, ולכן מן הראוי לא לתת את זה להם.

יש פה איזה שילוב של שני צדדים, שכל אחד צודק ובכל אחד יש בעיות, ולכן היה מאוד קשה להחליט מי צודק יותר או מי פחות בעייתי. בסופו של יום אני חושבת שזה כן נכון, ולכן בסופו של יום, עם כל ההתלבטויות שלי, כן הצבעתי בעד ההצעה, מאחר שהבנתי שההצעה הזאת בסופו של דבר משלבת את האפשרות גם לתת למי שרוצה לנהל בעצמו את התשלום לעובד ולמצוא את העובד, אף-על-פי שזה קשה, אבל מוכן, המשפחה תומכת, משפחה שמסוגלת לעשות את ההליך הזה לבד ולא להיות קשורה לחברת הסיעוד, ומאידך, לאלה שרוצים את חברת הסיעוד, שתעשה את התהליך הזה, שיקירם נמצא בבית-החולים, או הופך להיות דמנטי, או בכל מצב שהוא, נותנת להם את האפשרות. ולכן בסופו של יום, אחרי כל ההתנדנדות שלי הלוך וחזור, חשבתי שזה כן נכון ללכת להצביע בעד ההצעה, מאחר שיושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ, גם אמר שהתוכנית הזאת מוגבלת בזמן ועדיין מותירה בידי אחוז של אנשים את האפשרות לבחור. אנחנו יודעים רק דבר אחד בעייתי, שעד היום רק 6% מכלל האוכלוסייה ניצלו את הזכות שלהם לבחור. אז אחד הדברים שכן צריך לעשות בכל דרך שהיא, וזה תפקידנו כוועדת העבודה, כשנכין את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, לדאוג לכך שתהיה דרך להודיע לאנשים שעומדים בשלב של בחירת סיעוד על זכותם בכלל לממש את היכולת הזאת לבחור את זה בכוחות עצמם, דבר שעד היום לא נעשה.

תודה רבה לחברת הכנסת אדטו. האם חבר הכנסת פיניאן רוצה להשיב?

להצביע, בבקשה. רבותי חברי הכנסת, גברתי השרה, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 121) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי, התוכנית הניסיונית), התש"ע 2010,

נא להצביע, מי בעד?

בקריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 121) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי, התוכנית הניסיונית),

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

תודה רבה, חברי הכנסת. גברתי השרה, רבותי חברי הכנסת, זה שבוע ימים אנו עוקבים בהשתאות ובתדהמה, יחד עם העולם כולו, אחר מראות קורעי לב של מוות, הרס וחורבן שזרעה רעידת האדמה הקטלנית בהאיטי. כהרף עין התמוטט עמל של דורות. עשרות אלפי בני-אדם נקברו חיים תחת ההריסות. עיר בירה, רבתי-עם, היתה לגל חורבות. יישובים שלמים נמחקו ואינם. מאות אלפי בני-אדם נותרו ללא קורת גג. שוב נוכחנו לדעת עד כמה, לעתים, חסר ישע הוא האדם מול איתני הטבע. מי שהורגל לקרקע מוצקה ובלתי ניתנת לזעזוע תחת רגליו, נדהם לגלות כי הנה האדמה נבקעת ובולעת אותו באחת. עוד בטרם התבררו ממדי האסון, שיגרה ישראל כוח גדול של חילוץ ורפואה, כפי שציינה זאת גם שרת התרבות כסיום לנאומים בני דקה, לסייע לנפגעים במדינה המוכה, מתוך נאמנות לאמרה: כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם ומלואו. הכוח הישראלי הציל עולמות רבים, חילץ לכודים חיים מתחת להריסות, טיפל בעשרות רבות של פצועים ואף סייע להבאת חיים חדשים לעולם, גם בנסיבות הנוראות הללו. הטרגדיה בהאיטי צריכה,

לשנות את התפיסה שלנו ביחס להיערכות למכת טבע כזו. הגיאולוגים שבים ומזהירים שהאדמה שתחת רגלינו איננה נחה לעולם, גם לא זו שלנו, כאן בישראל. אולי האסון הזה הוא אות מטלטל, יהיו שיאמרו, אות משמים. אנחנו חייבים להתעורר ולהיערך

אם יקרה. עלינו להיות מוכנים, עד כמה שהדבר ניתן, לאסון של רעידת אדמה, העלול בכל יום לפקוד אותנו. זה כבר קרה לא אחת, וזה כנראה גם יקרה. מחר תדון הכנסת בהיערכות לקראת רעידות האדמה, בהשתתפות שר התשתיות עוזי לנדאו והשר בני בגין. איננו יכולים לשלוט באיתני הטבע, אבל אנחנו יכולים וחייבים להיערך כדי לצמצם את הנזק. ישראל מהווה ראש חץ בסיוע במצבי חירום. אנחנו בהחלט גאים על כך ושולחים מכאן תודה חמה לכל העוסקים במלאכת הקודש הזאת, המביאים לנו איזושהי תגובה מהעולם על יכולותינו, כאשר אנחנו עושים זאת שלא על מנת לקבל פרס אלא מתוך דאגה אנושית צרופה. בהזדמנות הזאת אנו מציעים גם לפרלמנטים החברים באיגוד הבין-פרלמנטרי העולמי ליזום יחד הקמת גוף משותף שיתאם את העזרה הבין-לאומית לאחר אסון טבע. עלינו להיות מוכנים בכל רגע לסייע, וחיוני שתהיה כתובת מתואמת ומשותפת שתלווה את פעולת העזרה והסיוע על-פי הצרכים. אני קורא לכונן, ללא דיחוי, ועדה בין-פרלמנטרית שתקבע דפוסי עבודה לסיוע במקרה של אסון טבע, שכאמור, מתחולל ללא כל התרעה מוקדמת, כדי שבפעם הבאה נהיה ערוכים עוד יותר טוב. ואני קורא לכל חברי הכנסת הנמצאים באותם מוסדות בין-פרלמנטריים ובין-לאומיים, להפנות תשומת לב העולם על מנת שנוכל כעולם אחד לעמוד בפרץ כאשר מתחולל עלינו אסון טבע

אני מזמין את יוזם הדיון היום, חבר הכנסת שלמה מולה. לאחריו יוכלו חברי הכנסת לומר את דברם, כאשר ראשון הדוברים, חבר הכנסת חיים אורון.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 אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על שקבעת את הדיון היום. אני רוצה לומר לך, כשראינו במהלך כל השבוע מה מתחולל בארץ הזאת, בהאיטי, תאמין לי, הלב נקרע. בגילוי נאות רציתי לומר לך, ברגע שראיתי את האנשים האלה, חסרי ישע, האנשים האלה הפכו למיואשים, האנשים האלה חיפשו לאכול, אני באופן אישי נזכרתי בתקופת שהותי במחנות הפליטים בסודן. שלושה חודשים של רעב וסבל, וכל יום חיכינו שמישהו יביא לנו מרק עדשים ולחמנייה ליום. להיות אדם רעב, כשאתה לא יודע מה יהיה אחר-הצהריים, אין לך מושג כמה זה קשה, כשלא מדובר רק ב-5,000 איש, שהייתי חלק מהם בסודן במחנה באום-ראקובה, אלא כשמדובר בארץ שבה קרוב ל-3 מיליוני אנשים חסרי ישע ומסכנים ואין מי שייתן להם סיוע באותן שניות. אבל הנה לכם, מגיעים אנשים מהעולם, גם מישראל. גם אני, כשאני מבסס את האסון הזה, וכמו שאמרתי, אני מדגים אותו בגילוי אישי: ב-4 בפברואר 1984, באמצע הלילה, באו אלינו לאוהלים ואמרו: ואתם תבואו, תלכו עמנו. כשביקשו מאתנו ללכת עמם, לחצות את מחנה הפליטים, זה היה אחרי ששלושה ימים אני באופן אישי לא אכלתי ולא שתיתי, והייתי אדם מיואש, יחד עם חברי, קבוצה קטנה. אחרי שחצינו את מחנות הפליטים הגענו למקום נמוך, שבו היו ארבעה אנשים בעלי צבע לבן, וזאת היתה הפעם השנייה שלי שראיתי אדם לבן. פגשנו עוד קבוצה גדולה של אנשים, שתי משאיות ענקיות ושתי מכוניות פרטיות. ואז ביקשו מאתנו לעלות על המשאיות האלה. שתי המשאיות התחילו לנוע בכביש ללא שום דבר. שתי המשאיות, אין להן אורות. מכונית פרטית אחת קדימה, השנייה מאחור. כעבור ארבע שעות נסיעה הגענו לשום-מקום, מדבר, כשמסתכלים רואים רק כוכבים. ואז, מי שהיה אתנו, אותו בחור שפגשנו, אמר: תראו, יהיה פה משהו, אל תפחדו. זה נכון, אני וגם חברי היינו אנשים מיואשים, לא ידענו מה מצפה לנו, אבל חיפשנו שאולי בכל זאת מישהו יבוא להציל אותנו. באותו לילה של ערב שבת, ב-4 בפברואר 1984, פתאום נחתו צנחנים והעמיסו אותנו לתוך המשאית, משם למטוסים, מטוסי "הרקולס", וכשהמטוס נפתח, פתאום ראינו חיילים עם נשק, עם קסדות, והתחילו לשיר "הבאנו שלום עליכם". אחרי שהם שרו ונתנו לנו מים ואוכל ובדקו אותנו אם אנחנו בריאים. אותם רגעים מופלאים, בעצם, מי שבא להציל אותנו היו אותם חיילי צבא-הגנה לישראל, שבאו להציל אותנו מאותו תופת של רעב, צמא, מחלה. ואני נזכרתי בימים ההם, שלפני 25 שנה, כאשר ראיתי את החיילים שלנו, את גופי ההצלה, מגיעים להאיטי ומנסים להציל נפשות. ואני שואל: מה מייחד אותנו? אני אומר לכם, אני מלא גאווה, אני מלא התפעמות, איך מדינה קטנה, ושליחיה יכולים להגיע, מה שאמריקה הגדולה לא הצליחה לעשות, אמריקה השכנה לא הצליחה לעשות, במשך שבוע ימים. אפילו לא הצליחו להקים בית-חולים שדה. אני אומר לכם, אנחנו יכולים להיות ישראלים-יהודים גאים. אין במה להתבייש. אני אומר לכם, תמיד שופטים אותנו בעיקר על מלחמות, בעיקר על כמה שישראל פוגעת בזכויות האדם, אבל הרגעים האלה הם אולי התעודה שכל אחד מאתנו יכול לשאת אתו, שבסופו של דבר אנחנו עם נאור, חברה נאורה, חברה ככל העמים בעולם. כשאנחנו רואים את המראות הקשים של אנשים שאין להם מה לאכול ומה לשתות, נותנת קצינה בצבא-הגנה לישראל את דמה ומצילה את האדם שהיה מוטל על האדמה ואו-טו-טו היה מת. אני חושב שהמוסר היהודי שלנו, המוסר והמצפון היהודי שלנו הוא בעצם מה שמניע אותנו. אני לא יודע כמה מחברי הכנסת היושבים כאן ביקרו בהאיטי. אני לא ביקרתי מעולם, אבל אני חושב שכשאנחנו רואים את הזוועות האלה, והשליחים שלנו וכוחות ההצלה, זק"א, מד"א, צבא-הגנה לישראל, מצילים נפשות, כל אחד מאתנו יכול להיות גאה, אבל זה לא מספיק. בעצם ביקשתי שהדיון הזה יתקיים כדי שנעשה מאמץ נוסף, הרי לא מספיק רק שבוע ימים. שמחתי לשמוע שכנראה כוחות ההצלה ימשיכו להיות שם עוד חודש, אבל זאת הזדמנות נוספת לפנות גם לאזרחי ישראל ולומר שכל מי שיכול לתת סיוע לארץ הארורה הזאת, המסכנה הזאת, שהטבע פגע בה פגיעה אנושה וקשה, לפי הדיווחים יותר מ-200,000 אנשים איבדו,

זה לא רק אלה שקיפחו את חייהם, אלא מה יהיה עם אלה שעוד בחיים, מה יהיה העתיד שלהם. אני מתפעם, נכון שיש עוד דיונים, עוד סיוע שהעולם נותן. אני לא יודע מה אמריקה תיתן

אבל אני יודע שהימים האלה הם ימים קשים לאזרחי האיטי. אני מקווה שכמו שממשלת ישראל שלחה את גופי ההצלה, גם האזרחים יפתחו את לבם ויהיה אפשר לתת סיוע הומניטרי לאזרחים פשוטים שכל מה שהם מחפשים הוא מחסה, אוכל ולחיות.

מצד אחד כולנו גאים על מה שאנחנו עושים כיהודים בעלי מצפון, מוסר, אבל מצד שני אנחנו צריכים להמשיך לבקש מאזרחי ישראל להמשיך לתת ולסייע. אני יודע שמפרסמים בכלי התקשורת אפשרויות של סיוע ומתן תרומות. אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך עוד ועוד, כדי להציל עוד נפש ועוד אדם. ועל כן אני רוצה להודות ליושב-ראש, שאפשר לקיים את הדיון, ולממשלת ישראל על כל מה שהיא עושה. אני מקווה שגם אזרחי ישראל ימשיכו לסייע ולתת לארגוני ההצלה. אנחנו עם למוד ניסיון, אנחנו יכולים להיות דוגמה ומופת לעולם כולו. כל מי שראה בתקשורת הבין-לאומית, קיבלנו אפילו רגע של חסד, כמה שהישראלים הגיעו ממקום מרוחק, הם אלה שהתארגנו. כולנו גאים, אנחנו גאים באלה שממשיכים להציל נפשות גם ברגעים אלה.

תודה רבה, חבר הכנסת מולה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת רונית תירוש, בבקשה. לרשותך, גברתי, חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, רבותי חברי הכנסת, מאוד נעים להגיד "גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה" כן ירבו. אני מודה לך.

כן תרבינה גם חברות כנסת, ושרות ויושבות בראש. כן, יש כמעט רוב של חברות כנסת. ראשית, אני מצטרפת כמובן לכל דברי השבח והברכה לממשלת ישראל,

שתרם ותורם את חלקו להביא קצת מזור לאנשים חסרי ישע בקצה העולם. אין ספק שמדינת ישראל יודעת לעשות את הדברים הללו, כמעט כמו קוסמות, להגיע ממרחקים, להיערך במהירות ולעשות עבודה יעילה וטובה. והלוואי שלא נזדקק לכוחות האלה בארצנו שלנו. פה בדיוק אני רוצה לעמוד על העניין של ארצנו שלנו. אנחנו יושבים על השבר הסורי-אפריקני ואנחנו צפויים, אני מקווה שאני אתבדה, אבל גם כאן אי-אפשר להוציא מכלל אפשרות שיתרגש עלינו אותו אסון, וגם כאן האדמה תרעד ונחווה רעידת אדמה, שעלולה גם להיות מאוד קשה. יש גם מי שאומר שבטוח תהיה רעידת אדמה,

מדינת ישראל חייבת להיערך לנושא הזה, ולא לאחר מעשה, לא במובן הזה שיכשירו כוחות הצלה שידעו להגיע ולחפור ולהרים טונות של בטון וברזלים כדי להציל חיים. אני לא רוצה להגיע לזה. אני רוצה להגיע למצב שגם אם תהיה רעידת אדמה, הנזקים יהיו פחותים מאלה שכרגע צפויים על-פי הנתונים הקיימים. לפני כשנה הוקמה, בכנסת הקודמת, ועדה פרלמנטרית בראשותו של חבר הכנסת כחלון, היום שר התקשורת, שהיה אז יושב-ראש ועדת הכלכלה. הוא עמד בראש אותה ועדה לבחינת היערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה. אני הייתי חברה בוועדה והיו מספר רב של ישיבות, הרבה שעות עבודה, עם מפגשים עם אנשי מקצוע, בעיקר אנשי מקצוע: מהנדסים ואנשים שבקיאים בתחום. אני לא אלאה אתכם בנתונים של הוועדה ובמה שהובא בפניה, אבל ברור לחלוטין שעד שנת 1985, גברתי היושבת בראש, כל הבתים,

המוסדות שנבנו בארץ, לא נבנו על-פי תקן שערוך לרעידות אדמה, כלומר פגיעה, כל זעזוע באדמה יפיל את הבניין כך או אחרת, יביא לנזקים שאנחנו לא רוצים לצפות בהם. משנת 1985 ואילך יש תקן שמחייב. זה תקן שמאפשר גמישות לבניין בתזוזות שלו, כך שלא בהכרח הבניין ישר נופל. מי ששיערך את העלויות דיבר על 20 מיליארד שקל שיועמדו לרשות אנשי המקצוע כדי שיתחזקו ויחזקו את הבניינים. יש גם מה שנקרא תמ"א 38, על-פי התקנה הזאת ברשויות המקומיות ניתן לאפשר לקבלן להקים עוד קומה מעל בניין, או עוד שתי קומות או יותר, בתנאי שהוא משפץ את הבניין כך שהוא מתחזק אותו מפני רעידות אדמה. כלומר זה חלק מהמשא-ומתן עם אותו קבלן, מצד אחד הוא מקבל יתרון, ומצד שני הוא מחזק את הבניין וגם משפץ אותו. זה דבר נפלא, אבל מי שיבדוק, ואני מציעה לבדוק את זה, אין כמעט היענות לנושא של תמ"א 38, דווקא מצד, לא הקבלנים, התושבים, דיירי הדירות, מסיבות כאלה ואחרות, מוזרות ומשונות. לכן הנושא לא מתקדם. כפי שאני יודעת, גם 20 המיליארד הללו, שדיברו עליהם, בחמש שנים, דהיינו כל שנה 4 מיליארד, להערכתי ולמיטב ידיעתי לא הוקצו, ולא הוקצה אפילו שקל. אני מאוד לא רוצה להגיע ליום שיעשו ועדת חקירה לאחר מעשה, מדוע לא נערכו, מדוע לא עשו. לא צריך להקים עוד ועדות. יש המלצות, פשוט צריך לעשות. ואני מקווה באמת שהיושב-ראש, חבר הכנסת רובי ריבלין, יוביל איזשהו מהלך שיכריח את משרדי הממשלה לשבת ביחד, לא רק לתת דין-וחשבון אלא גם לעשות מעשה, ויפה שעה אחת קודם. תודה, ותודה לחברי ג'ומס, שאפשר לי לדבר לפניו. אני מודה לך, גברתי. הדובר הבא, חבר הכנסת חיים אורון, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, זה מסוג הדיונים שבהם כל אחד מאתנו תופס איזו זווית לעסוק בה, כי הרי אנחנו מהדיון הזה לא הולכים לצאת עם משהו ממשי. וגם אני שותף לדברי קודמי, שביטאו מצד אחד את התחושות הקשות ואת ההשתתפות בצערה של מדינה, שאולי כמעט נמחקה, והסבל הנורא והמספר הלא-יאומן של קורבנות שקרו ברעידת האדמה הזאת, וגם תחושה של סיפוק מהעובדה שהפעם מדינת ישראל התגלתה בפן היותר חיובי שלה ובאמת שיגרה משלחת של אנשים שעושים לילות כימים להצלת עוד נפש ועוד נפש ועוד תינוק ועוד תינוקת ועוד אשה, ועל כך יבורכו כל העוסקים במלאכה. רעידת אדמה היא מידי שמים, וכנראה, אף-על-פי שלכאורה חשבנו שהאדם מצליח להשתלט על איתני הטבע, הוא כל פעם נחשף, והוא נחשף באופן יותר חריף, לפני שנתיים או שלוש, כשהיה צונאמי שאי-אפשר היה לחזות את עוצמותיו, או ברעידת אדמה מהסוג הזה, או בהוריקן כמו בניו-אורלינס בארצות-הברית. זה מידי שמים, אבל לא הכול מידי שמים. ולפעמים אנחנו נחשפים למציאות כמו בהאיטי עכשיו, כאשר הפוקוס הטלוויזיוני,

ממוקד לכמה שעות או לכמה ימים במציאות מאוד מאוד קשה. ואנחנו פתאום מבינים שיש מדינה שלמה שחיה ב-500 דולר לשנה. 500 דולר לשנה.

פחות מ-2 דולר ליום. אגב, גברתי היושבת-ראש, יש לא מעט מדינות על פני הגלובוס שזה פי-שניים ממה שיש להן, שם חיים מדולר ליום, ואף פחות. ואתה בכל זאת חוזר ושואל את שאלות הבסיס, וזה לא אי-שם, זה בחצר האחורית של ארצות-הברית, מיאמי, פה, ואתה שואל את עצמך בכל זאת, ואני חושב שאי-אפשר לא לשאול את השאלה הזאת, ואם מישהו שומע בדברי גם שאלה שמופנית כלפינו פה פנימה, אז הוא לא טועה בי:

המשאבים האלה והכוחות האלה והעוצמות האלה וההתגייסות, של שלושה נשיאים אמריקנים ושל ראשי אירופה ושלנו, של ישראל, רק במשבר הזה? רק באסון הזה? וכאשר מתמשך האסון היומיומי של מדינה בלי שלטון, של רמת חיים שאנחנו נחשפים לה עכשיו,

גם עוצמת האסון היא חלק מהסיפור הזה. איך אמרה פה חברת הכנסת תירוש, הבתים שנבנו מתאריך כזה וכזה יעמדו ברעידת אדמה, הבתים שנבנים שם,

לא יעמדו בשום רעידת אדמה, חלק בגלל שחיתות, חלק בגלל היעדר משאבים. ואז אתה חוזר אל השאלות המהותיות, לא איך האדם מתמודד עם איתני הטבע, איך הוא מתמודד עם מציאות שבה הפערים האלה גדולים וזועקים לשמים. זה נכון על פני הגלובוס, זה נכון פה, במעגל הפנימי שלנו, וזה נכון בינינו לבין שכנינו. אני רוצה להגיד באופן הכי כן, קראתי את המאמרים של אנשים שאומרים למה להאיטי ולא לעזה. אני אומר למה לא להאיטי וגם לעזה. תמיד מסבירים לי, כשמישהו הולך לעזור למישהו, תמיד יש מישהו אחר שמישהו חושב שעוד יותר זקוק.

אני אומר במפורש: המבחן הגדול של חברה והמבחן של מדינה, והמבחן הזה נעשה יותר ויותר גלובלי, הוא לא רק, הוא גם, אני אומר עוד הפעם, אני לא שם את זה אחד מול השני, הוא לא איך היא נחלצת ברגעים מהסוג הזה, אלא איך היא מנסה להתמודד עם המצוקות הללו כפי שהן, והן לא רק מעשה ידי איתני הטבע. יש מי שאומר שאחד ההסברים למהפך שקרה בחברה האמריקנית ולבחירתו של נשיא אמריקני כמו אובמה, הוא אחד ה"שוקים" המתמשכים של ניו-אורלינס לחברה האמריקנית, שפתאום נחשפה למציאות שהיה נוח או לעצום את העיניים כלפיה או להתעלם ממנה. ופתאום זה תפס אותם בצוואר, ואמרו: אי-אפשר יותר ככה. לא אמרתי שום דבר על ישראל, אבל אם מישהו מבין אותי שאני מתכוון גם על ישראל, הוא לא טועה בי. אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת אורון. הדובר הבא, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. ובינתיים, מכבדות אותנו כאן בנוכחותן בנות מבית-הספר "אלישבע" מפרדס-חנה כרכור. ברוכות הבאות, תמשיכו לבקר בבית-הנבחרים של מדינת ישראל.

בבקשה, אדוני, חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, העולם כולו הזדעזע מהאירוע המאוד מאוד קשה.

שאנחנו מכנים רעש או רעידת אדמה, מכנים חז"ל "הזוועות", ואולי יותר, אני חושב, מכל מלה אחרת, המלה הזאת מבטאת את המחזות הקשים שנגלו לעינינו במשך השבוע, וכבר הכבירו מלים בצורה נכונה ויפה קודמי חברי הכנסת. אני רוצה להתייחס התייחסות פחות רגשית, יותר פילוסופית, לשאלת המחויבות ההדדית והמקום של העם בישראל, העם היהודי, כלפי אסונות מן הסוג הזה בעולם. שמעתי קודם בדקת נאום את חברת הכנסת רחל אדטו, שהעמידה את המצוקות הקיימות אצלנו. היא הציגה את המצוקות בבתי-החולים לחולי נפש, בתי-החולים הפסיכיאטריים, וההשקעה הנדרשת, והיא אומרת: אני מאוד שמחה ששם, אבל מה כאן? ובנקודה הזאת אני רוצה להתייחס. לאדם תמיד יש דרישות ויש צרכים. ישנה הלכה שגם עני המתפרנס מן הצדקה חייב לתת צדקה. גם אדם שיש לו בדוחק את מה שצריך לעצמו, גם הוא צריך לעסוק בצדקה. ואולי זה המקום לומר שאני מברך את ממשלת ישראל על הפעולה המיידית, המבורכת, של המשלחת, משלחת ההצלה, שהגיעה במהירות המרבית עם הצוותים המיומנים להאיטי, והביאו שם להצלת חיים, הביאו מזור, הביאו מרפא,

הביאו תקווה. אבל כאן אני רוצה להתייחס לשאלה אחרת, היא שאלת עד כמה. ולא פעם עסקתי בעניין הזה, שיש מידות באדם שהן מידות מצרניות. מידה מצרנית, זאת אומרת שאתה עושה משהו שהוא נכון אבל אם אתה עובר קצת את הגבול, זה כבר לא נכון.

זריזות זו מידה טובה, אבל מי שזריז יתר על המידה הופך להיות פזיז. אז אנחנו מכבדים את הזריז, נזהרים

וכאן יש שאלה, והיא נוגעת, זה לא האסונות היחידים. הזכיר פה חבר הכנסת חיים אורון, ובצדק, יש חלקים גדולים של העולם שסובלים מרעב, מתחלואה, עד היכן אנחנו מצווים לתת? עד היכן אנחנו מצווים להעניק? וכאן, אני חושב, מדינת ישראל, וכל מדינה בכלל, צריכה לקבוע לעצמה את אותה מידתיות. חכמים קבעו לדוגמה: המבזבז ממונו על צדקה לא יבזבז יותר מחומש, שלא ייפול בעצמו על כתפי הציבור, יבזבז את כל רכושו וייפול על כתפי הציבור. אני חושב שכאן, במקום הזה, במקום של העזרה, במקום של הסיוע, אם זה בקליטה של פליטים, שהיא דבר מבורך כשלעצמו, אם זה בסיוע לארצות זרות, שהוא דבר מבורך מאוד, אנחנו צריכים לשמור על אותה מידה, שאדם לא יגיע למצב שהוא יהיה נזקק, שלא יגיע למצב שהוא מתחסד עם האחרים והוא לא עושה את הנדרש אצלו בבית, שהוא לוקח את פת לחמו של ילדו ונותן אותה למי שהוא לא הילד שלו. והגבול המצרני בין חסד לבין התחסדות הוא גבול דק, הוא גבול של החוכמה, הוא גבול שבו מה שמכנים שכל ישר, או מי שרוצה לומר,

אני רוצה בחצי דקה שנותרה לי להזכיר אירוע שעשינו כאן אתמול בכנסת לזכרו של חסיד אומות העולם ראול ולנברג, שאתמול יום חטיפתו בשנת 1947, אנחנו למעלה מ-60 שנה מאז, והדמות הכבירה הזאת, של ראול ולנדברג, היא דמות מופת, היא דמות של אור למעורבות האנושית. חז"ל קובעים ש"מפרנסים עניי ישראל עם עניי עכו"ם מפני דרכי שלום". המעורבות שלנו היא, קודם כול עניי עמך, אבל אנחנו לא מתעלמים מעניי העולם. אנחנו אור לעולם, ואנחנו מושיטים יד בשמחה ובברכה ובשכל ישר

אז אני חושב שהשבוע, יחד עם הלב הדואג, גם אנחנו יכולים להיות גאים במדינה שלנו, שהושיטה סיוע. תודה רבה. אני מודה לך, חבר הכנסת בן-ארי. הדובר הבא הוא חבר הכנסת דב חנין,

חבר הכנסת מגלי והבה. לרשותך, אדוני, חמש דקות. גברתי היושבת-ראש,

גברתי השרה, עמיתי ועמיתותי חברי וחברות הכנסת, האסון הנורא בהאיטי מזכיר לנו בצורה קשה עד כמה הקיום האנושי שלנו הוא שביר. אנחנו חיים את חיינו, מנהלים את מאבקינו, מתווכחים את ויכוחינו, לפעמים נלחמים את מלחמותינו, והנה האדמה זעה והעולם השתנה. האסון הזה מזכיר לנו כמה החיים השבירים האלה שלנו יקרים, עד כמה אנחנו צריכים להעריך אותם ולהוקיר אותם, ועד כמה הדברים האלה, שנראים לנו כל כך מובנים מאליהם, יכולים בעצם להיעלם במהירות מזעזעת. אני רוצה לומר תודה לחבר הכנסת מולה, שיזם את הדיון הזה. אני רוצה להביע הערכה לנשיאות שאישרה אותו. הדיון הזה הוא בהחלט הזדמנות גם להעריך את העובדה שהפעם, ואני שמח על הדבר הזה, ישראל החליטה לומר שאנחנו חלק מהעולם.

אנחנו חלק מהעולם, ואנחנו חלק מההתמודדות. זה דבר ראוי, זה דבר חשוב, זה דבר טבעי, וזאת הדרך שאני רוצה שישראל תלך בה בכול, להבין שאנחנו חלק מהקהילה הבין-לאומית, אנחנו מחויבים לנורמות, אנחנו מתגייסים לעזור, אנחנו מתנהלים ומתנהגים כפי שצריך בתוך הקהילה הבין-לאומית.

עמיתי חברי הכנסת, מה שקרה בהאיטי צריך להזכיר לנו שדבר כזה יכול להתרחש גם כאן. ישראל יושבת על השבר הסורי-אפריקני, שהוא מאוד מועד לרעידות אדמה. יש לנו עוד כמה קווי תפר גיאולוגיים רגישים, שבר יגור, שמגיע עד מפרץ חיפה, גם הוא מועד מאוד לרעידות אדמה. בארץ הזאת, באופן מחזורי, היו לאורך שנים רבות רעידות אדמה, בערך אחת ל-80 שנה רעידת אדמה רצינית. עברנו את 80 השנים האחרונות, גברתי היושבת-ראש, ולפי הסטטיסטיקה אנחנו עכשיו בתקופה שעלולה להתרחש בה רעידת אדמה קשה, מסוכנת, שעלולה לפגוע לא רק במבנים אלא בחיים ובבריאות של הרבה מאוד אנשים כאן. אני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, והדברים האלה צריכים להיאמר, מדינת ישראל איננה ערוכה לרעידת אדמה. אני הזכרתי קודם את שבר יגור, אבל בדיוק בנקודת המוצא של שבר יגור, במפרץ חיפה, מרוכזים מפעלים מסוכנים מכל הסוגים, עם חומרים מסוכנים מכל הסוגים. למה אנחנו מחכים? אנחנו מחכים שיתרחש האסון ואז יחידות חילוץ ילכו ויחפשו בין ההריסות? אנחנו מחכים שיתרחש האסון ואז תקום ועדת חקירה ותבדוק למה לא טיפלו במפעלים המסוכנים האלה במפרץ חיפה? למה אנחנו מחכים? למה הממשלה מחכה? בכנסת הקודמת היתה ועדה שעסקה בנושא הזה. עשתה דיון מאוד רציני. יצאה חוברת של מסקנות, והדברים לא מיושמים. עמיתי חברי הכנסת, גם בתחום הגורלי הזה שולטת אצלנו גישה מוטעית שאומרת שהמדינה לא יכולה לטפל בבעיות, מי שצריך לטפל בהן זה השוק. לכן הפתרון שמדינת ישראל המציאה להתמודדות עם רעידת אדמה זה אותה תמ"א 38, שבה אומרים לאנשים: תשקמו או תשפצו את הבתים שלכם באופן שיהפוך אותם לעמידים יותר ברעידות אדמה, ואנחנו ניתן לכם זכויות בנייה. ואז כאילו מעודדים אנשים, בדרך הזאת, לשפץ את הבתים, וגם לבנות ולחזק את הבתים האלה. מה הניסיון? כמה שיפוצים כאלה נעשו בישראל לאורך השנים? אפשר לספור אותם בקלות על אצבעות שתי הידיים. אם המדינה לא תיכנס לתחום הזה, כמו שהמדינה צריכה להיכנס לתחומים אחרים, ותאמר: זאת אחריותנו, אנחנו נכנסים לעניין, אנחנו נותנים תקציבים, אנחנו קובעים סדרי עדיפויות, אנחנו מחליטים היכן לא יהיו מפעלים מסוכנים, אנחנו מחליטים איך משקמים ומשפצים בהדרגה מבנים מסוכנים, ולהתחיל מהאזורים היותר-רגישים ולעבור לאזורים אחרים, אם המדינה לא תעשה את כל הדברים האלה, המדינה מפקירה את האזרחים. המדינה מפקירה את תושבי הארץ הזאת לסכנות איומות.

עמיתי חברי הכנסת, הדיון הזה על האיטי הוא גם דיון עלינו. הוא גם דיון עלינו. מראות הזוועה שאנחנו רואים בהאיטי צריכים להיראות גם בממשלת ישראל, ולהוביל להחלטות. ההחלטות שצריכות להתקבל צריכות להתקבל עכשיו. אני מציע לכנסת לא להרפות מהנושא הזה, לא לחכות להזדמנות נוספת, לא לשאול למי צלצלו הפעמונים, אלא להבין שהצלצול נועד לנו. הפעמונים צלצלו לנו. הכנסת צריכה לעשות מעשה, לפקח וללוות את עבודת הממשלה. הממשלה צריכה לעשות מעשה לפני שיהיה מאוחר מדי. אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כאשר אנחנו מסתכלים על מה שהיה בהאיטי, על האסון הכבד שפגע באוכלוסייה כה גדולה, ועל מקרים אחרים שהיו לפני זה, הן בטורקיה והן בארמניה, כמה האדם חסר ישע מול הטבע. אני רוצה לברך את עמיתי הרופאים, המשלחת מישראל עושה עבודת חסד, עבודה גדולה, עבודה טובה מאוד, ומניסיוני, אני מכיר את העבודה הזאת, כמה קשה לעשות את הדברים האלה בתנאים שהם נמצאים בהם בשטח. אני רוצה להעלות על נס את החובשת שתרמה מדמה לילדה משלשלת כדי להציל את חייה, כי לא ניתן היה להצילה ולספק לה את מנגנון הקרישה אלא מדמה. האנושיות שבחברים האלה, בכל הסגל הרפואי, שנותן את העזרה בצורה הטובה ביותר והמקצועית ביותר שם, שמציל אנשים ומציל תינוקות, יבורכו. אני חושב שהם עושים את זה מתוך מקצועיות, מתוך שליחות ואנושיות, ולא כדי לצבור נקודות או כפי שאומרים: לספר לחבר'ה. באותה נימה אני חושב שאנחנו צריכים לדבר גם על דברים שקורים לא רק בהאיטי אלא גם על דברים שקרו פה. היום, בימים האלה, אנחנו מציינים שנה אחרי המלחמה בעזה. אני לא רוצה להיכנס לפן הפוליטי מדוע זה קרה ואיך זה קרה ומי היה אשם. אבל אני יודע שיש הרבה משפחות, אנשים, זקנים וילדים ונשים, שאין להם מחסה כבר שנה. הם גם אחרי איזושהי רעידת אדמה שלא ממעשה הטבע. האנשים האלה נענשו על לא עוול בכפם. אני חושב שאם אנחנו כל כך אוהבים, ואני יודע שבאמת יש אנשים שעוזרים ורוצים לעזור לאנשים במצוקה, אז אנחנו צריכים לחשוב שיש גם בעזה אנשים שהם במצוקה ויש לעזור להם. הם לא אשמים בשום דבר אלא רק בזה שהם תושבי רצועת-עזה. ללא טיפול רפואי, ללא קורת גג, עדיין חיים באוהלים. אני יודע שיש במדינת ישראל ארגון אזרחי שהוא מאוד הומניטרי שנקרא "רופאים לזכויות אדם", שעושה עבודה מבורכת מאוד גם בשטחים הכבושים בגדה המערבית, ולפני כן גם בעזה. אבל מאז המלחמה לא מאושר לעמותה הזאת ולרופאים האלה, שהם באמת חסידי אומות עולם, להיכנס לעזה. הם נכנסו פעם אחת אחרי המלחמה, ארבעה ימים, ואחרי זה כבר לא אושר להם אף פעם להיכנס. העמותה הזאת מורכבת מרופאים, אחיות, רוקחים, יהודים וערבים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לממשלת ישראל שמדינת ישראל נמצאת פה, והיא תישאר פה והעתיד שלה פה, אבל גם העם הפלסטיני פה ונשאר פה. אז צריך למצוא את הצעד האנושי, ולעזור באותה מידה בצעד האנושי. כמו שהתרגלנו וראינו שעוזרים במקומות מרוחקים בעולם בהושטת יד הומניטרית, אפשר לעשות את זה גם פה, במרחק של שעה נסיעה לעזה, ולהרשות גם לקבוצות אנשים שרוצות לעזור באופן הומניטרי לפתור את בעיית האנשים בעזה, ולעמותת "רופאים לזכויות אדם" לאשר להיכנס לעזה ולתת את הפתרונות הרפואיים ולהציל חיי אדם גם שם.

אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת מגלי והבה, סגן היושב-ראש, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבין שהממשלה סיימה את עבודתה היום. היא לא התחילה את העבודה. אתה יודע, ממשלה שאין בה מספיק שרים וסגני שרים. השרה נמצאת במליאה. שלום לך, גברתי. בנאומים בני דקה מצאתי לנכון להתייחס לנושא הזה. לא ידעתי על הדיון בהמשך והתייחסתי לאותם כוחות עזר וחילוץ ורפואה והנדסה וכל המלאכים, כך אני קורא להם, שיצאו לאזור האסון. כולנו ראינו מה באמת אפשר לעשות. הדברים מעודדים, ואומרים שאנחנו במסגרות מסוימות מוכנים. אבל האופוריה הזאת לא צריכה להביא אותנו לשכוח מה שיש לנו כאן. באותה נשימה שהתחלנו לקרוא את הדוחות של מפקד העורף וההצהרות של כאלה ואחרים, שיודעים מה עדיין לא נעשה במוכנות אצלנו למקרים של אסונות טבע, למקרי חירום ולתופעות שיכולות להעמיד אותנו במבחן. לכן אני רוצה לברך את חברי שלמה מולה על היוזמה ועל הדיון, ולראות כיצד אנחנו, כמדינת ישראל, נוודא את המוכנות שלנו. אני יודע גם שאישרנו בנשיאות את הדיון על ההיערכות בעקבות רעידת האדמה בהאיטי, אבל אני מקדים ואומר: אנחנו מכירים את המערכות, אנחנו גם יודעים שבעקבות אישור תקציב הביטחון, להבדיל משנים קודמות, לא היה ויכוח על התוספת שדרש משרד הביטחון על מנת לתת את האפשרות שתהיה היערכות בתחומים האלה. ההיערכות בתחומים האלה, אני מקווה שהמבחן לא יגיע, אבל מה לעשות? אנשי המקצוע מבינים שרעידות האדמה באזור שלנו הן דבר בלתי נמנע, אנחנו צריכים להיות ערוכים הכי טוב שיכול להיות. אנחנו גם יודעים שההיערכות, כשמדברים על כמות הבניינים שאמורים, אנחנו לא רוצים להפחיד את האוכלוסייה שלנו ולא להכניס אותה לפניקה, אבל טובה שעה אחת קודם. למרות כל ההכנות שנעשו בתחום ההיערכות לשעת חירום כתוצאה מרעידות אדמה או כתוצאה מדברים אחרים, אני מקווה שמי שאחראי הפיק את הלקחים ויעשה כמיטב יכולתו על מנת לשנות את המציאות. לא רק אסונות טבע בפתח. אנחנו יודעים מה הסכנות הצפויות לנו, אם זה בגבולנו הצפוני ואם זה במקומות אחרים. אם אנחנו יודעים מה יש בארסנל של אותם ארגוני טרור שנמצאים בצפון או בדרום, אנחנו יודעים שהקשת של ההיפגעות שלנו רק תלך ותגדל.

וטוב שנכנס ידידי חבר הכנסת אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, שנוכל בכל המסגרות האלה לפקח על הרשות המבצעת בהיערכויות השונות,

כפי שאמרתי, לסכנות כתוצאה מאסונות טבע כמו רעידת אדמה ודברים אחרים, או לסכנות אחרות, שאני מקווה שלא תגענה לאזור הזה. אם הדיון כבר נפתח ואנחנו כבר מדברים עליו, צריכים כל מי שנוגעים בדבר, אנחנו כרגע ברשות המפקחת על עבודת הממשלה, במיוחד על המשרדים הנוגעים בדבר. אנחנו יודעים שיצא הדוח של מבקר המדינה שהולך להיות עליו דיון, על הליקויים ועל תיקון הליקויים. הבעיה שלנו בהרבה מהמקרים בעבר זה שמגיע דוח, מדברים ומצביעים על ליקויים, אבל כשבאים לדבר על וידוא הביצוע יש לנו עדיין הרבה מה ללמוד בנושא. אם אני אסכם, גברתי היושבת-ראש,

שלכל המקרים שפירטתי ואמרתי, יפה שעה אחת קודם אם נהיה ערוכים. כמו שאנחנו היום מהללים את צוותי ההצלה שיצאו להאיטי, ככה נצטרך לעמוד במבחנים, אם של אסונות טבע ואם מבחנים אחרים, ולהבטיח את ביטחונם של תושבי ישראל.

אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב. לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת בראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אני חושב שחשוב להעלות את הסוגיה כפי שדיברו חברי מהיבטים שונים שלה, ואני אתחיל ממשלחת צה"ל שנמצאת שם ומביאה כבוד למדינה. הם עושים פעילות הומניטרית מאוד חשובה. אני במקרה מכיר את היחידה כי שירתי שם פעם. מדובר באנשים שאין להם שום מגבלת קריאה, הם צמודים לביפרים שלהם ומתי שקוראים להם הם מתארגנים, בהתרעה של כמה שעות. יש מאבק גדול כדי להשתייך ליחידה הזו, ואנשים שנכנסים לשם, עם ציפייה לימים, שבועות, וכרגע מדובר על משלחת שיצאה לתקופה של שבוע, שבועיים, ויכול להיות שיישארו שם גם חודש. אז נחשוב איזה שירות מילואים ארוך זה ואיזו הקרבה הם צריכים בשביל להיות שם. לכן אנחנו מעריכים אותם על כך, ואני מקווה שבאמת הם יועילו למסכנים שנמצאים שם. אנחנו רואים קצת בתקשורת ואומרים שהמצב הרבה יותר חמור ממה שרואים בתקשורת. אם אנחנו מצליחים להציל נפשות, בכלל, כל המציל אדם, ולא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי, אנחנו גורמים לכך שזו הצלת עולם ומלואו. מעבר לזה, גברתי היושבת-ראש, חברי דיברו על היערכות שלנו,

שלא נגיע לזה. רעידת האדמה הקודמת שהיתה בארץ הראתה כמה אנחנו עלולים, חלילה, להיקלע לאותו אסון שרעידת אדמה כזו יכולה לגרום.

אנחנו סמוכים על אבינו שבשמים ותמיד מתפללים שדברים כאלה לא יקרו, אבל מבחינת היערכות, בני-אדם כבני-אדם צריכים להיערך לזה. לכן אותה ועדה שהיתה בכנסת הקודמת, ובכנסת הנוכחית כבר אין הוועדה הזו, אין המשכיות, צריכים לשבת ולבחון ולבדוק את כל הדברים שטעונים שיפור ותיקון. בזמנו דיברו על ייצוב מבנים על-ידי עמודי בטון כאלה ואחרים, לצערנו זה לא התקדם ולא התבצע. הרבה אנשים חיים בבתים וחושבים שהבית שלהם מוגן ומגן עליהם. לצערנו זה לא כך, ואם חלילה תהיה רעידת אדמה הבתים האלה עלולים לקרוס והאסון יהיה גדול מאוד. לכן אנחנו צריכים להיות זהירים גם מפני הדבר הכי גרוע שיכול להיות ולדרוש אולי לחדש את אותה ועדה שהיתה בכנסת הקודמת ועשתה עבודה טובה, ולבחון את ההמלצות שלה באופן מעשי, בצורה כזו שמשרדי ממשלה שנוגעים בדבר יעשו את כל ההכנות ואת כל מה שנדרש מהם.

כולנו מקשיבים בקשב רב לדברי הטעם של חבר הכנסת מיכאלי. אם אנחנו ככנסת צריכים לדרוש מהממשלה היערכות מתאימה, זה תפקידנו וזו חובתנו. הרבה פעמים דרבון של משרדי ממשלה, גברתי היושבת-ראש, זה לא רק בשביל לעשות פה כל מיני פרוטוקולים לשם פרוטוקולים אלא באמת כדי לבוא ולפקח שהדברים שממליצים המומחים, יבצעו אותם. הציבור צריך להיות מוכן, הן מבחינה נפשית,

לדבר כזה,

וגם מבחינת היערכות נכונה בשטח. אני חושב שהניסיון שלנו,

בכל מיני אסונות בעולם, גם נותן לנו את "היתרון", שנוכל לבוא ולשים את הדברים בצורה יותר טובה, ועדיף שעה אחת קודם. ואני מקווה שבעזרת השם לא נגיע למצב הזה, ובעזרת השם שלא נזדקק לכל התורות שנכתבו, במובן הצבאי הביטחוני והאזרחי, בדברים האלה. אם כן נגיע, שלא נגיד אחר כך: לא ידענו והופתענו.

אין ספק, חברי חבר הכנסת מיכאלי, שאחת הוועדות החשובות יותר שהיתה בכנסת הקודמת,

היתה אותה ועדה שבחנה את כל הסוגיה הזו. ומן הראוי, לאור מה שקרה בהאיטי, שאנחנו כאן ככנסת, כגוף שאמור לפקח על עבודת הממשלה, נחדש את אותה ועדה. אני בהחלט מצטרפת לקריאה להקים את הוועדה מחדש ואני מניחה שזה לדעתם של רוב חברי הכנסת כאן. הדובר הבא, חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. צר לי להפריע לך, אבל תורך הגיע. לרשותך חמש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברים. האמת היא שהחיזיון המופלא שמתגלה לנו מהאיטי הוא מביך ומעורר השתאות בעת ובעונה אחת. הוא מביך בגלל האסון הכבד שפגע באי, ואי-היכולת של השלטונות שם להתמודד אתו,

מפחיד אפילו, אבל מעורר השתאות מהצד הישראלי. כולנו עוקבים אחרי הפעולה המהירה של צה"ל, פיקוד העורף, קצין רפואה ראשי ומשרד הבריאות, ההתגייסות המהירה והיכולת להושיט יד כל כך ארוכה אל מעבר לים כדי לסייע. האמת שאף אחד בבית הזה לא מופתע, כי אנחנו טובים בדיוק בדברים האלה, בחירום, במיידיות, בדברים שנעשים תוך 24 שעות או 48 שעות. זה הכוח שלנו, ולצערי הרב זאת גם החולשה שלנו, מפני שכשאנחנו מתבקשים לתכנן, לחשוב לטווח ארוך, לחשוב אסטרטגית, אז אנחנו מתבלבלים, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות ואנחנו בטוחים שעד שנגיע ליישום של התוכנית שלנו, וודאי שעד שנגיע לשלב השלישי שלה, בלאו הכי כל כך הרבה נתונים ישתנו ולא נעמוד בכך. זו תופעה שאנחנו מכירים כל כך טוב מחיינו. בכל אתר בעולם שבו מתרחש אסון מופיעים הישראלים, עושים את עבודת ההצלה וכן הלאה. אבל אם אתה אומר להם: בואו נבדוק איך המדינה שלכם ערוכה, עד כמה אתם משקיעים היום, בחיים היומיומיים של מדינת ישראל, באסון שאולי, חס וחלילה, יתחולל ביום מן הימים, לא תמצאו את זה. אבל זה יעלה בדיון מחר, לכן אני לא רוצה לגעת בזה. מה שחשבתי לעצמי כשראיתי את התמונות, עקבתי אחרי זה בדיווחי טלוויזיה מחוץ-לארץ, ממדינות אחרות, קראתי עיתונות, ואמרתי לעצמי: באמת, איזה פנים נפלאות אנחנו יודעים פתאום להציג בנסיבות האלה, ישראל אחרת, ישראל שונה כל כך ממה שאנחנו רגילים. לא ישראל שמפעילה, מתוך רצון או הכרח, כוח צבאי, לא ישראל שמטילה סנקציות,

אני לא פוסל את זה על פניו, אבל כך היא מצטיירת, לא ישראל של, מדינה שמרנית, לפעמים חרדית, אלא דווקא ישראל פתוחה, ישראל אנושית, ישראל שכל אחד מרגיש רצון להזדהות אתה.

זה עומד בסתירה כל כך עמוקה למחזה שהתרחש בבית הזה לפני חמישה ימים, כשהיה פה נציג דיפלומטי ממדינה אחרת,

ומישהו רצה ללמד אותו לקח, מהי ישראל, והושיב אותו במקום שהושיב אותו, ואמר לו מה שאמר לו, את כל הסיפור הזה כבר סיפרנו בכנסת כל כך הרבה פעמים, אין מה לחזור על כך. אבל זה היה בדיוק ההיפוך של מה שראינו עכשיו בהאיטי. היפוך מוחלט. שתי ישראל יש לנו. פנים כפולות. יש הישראלי המשוויץ, הישראלי הגאוותן, הישראלי היהיר, הישראלי שמלמד לקח את כולם, מה לעשות ואיך, וחושב שהוא יודע יותר, והישראלי הצנוע, הישראלי המצניע לכת, הישראלי שלבו פתוח לעולם, לבו פתוח לאחר, לבו פתוח לזולת, ערכים של העם היהודי, של תיקון עולם, עומדים לפניו. אני מסתכל עליך, חברי נסים זאב, זה ערך גדול וחשוב בעולם היהודי,

תיקון עולם, שאומר לעצמו: לנו, ליהודים,

לישראלים, יש ייעוד בעולם הזה. יש לנו משימה שניתנה לנו על-ידי הקדוש-ברוך-הוא ואנחנו צריכים להוציא אותה לפועל. ולפעמים אני שואל: זה אותו דבר? זה אותם אנשים? יכול להיות שזה אנחנו? אין לי תשובה, גברתי היושבת-ראש, אין לי תשובה. אני אומר: אני מבין שזה גם זה וגם זה, אבל אני חושב לעצמי, ברגעים כאלה, כמה הייתי שמח אילו ישראל באמת היתה מפעילה את מה שנקרא "העוצמה הרכה" שלה. העוצמה הרכה שלה זו המשלחת בהאיטי. העוצמה הרכה שלה זה תיקון עולם. העוצמה הרכה שלה זה הערכים שלנו, כיהודים וכישראלים, שאני מאמין בהם, ערכים של טוהר הנשק, שאנחנו כבר שכחנו אותם. אלה הדברים שאנחנו צריכים להציג בעולם. אני רואה פה את שרת התרבות. בתחום שלה יש כל כך הרבה דברים להציע ולהראות בפנים האחרות של ישראל, שאנחנו כל כך ממעטים להראות אותם, אנחנו לא ממעטים,

כן, זו לא ביקורת. אני מרגיש שכמה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר כדי להתמודד עם התמונה ההפוכה הזאת, שבאה לידי ביטוי באותו מפגן מכוער שהיה בכנסת בשבוע שעבר. ולכן התחושה שלי בתוך כל העניין הזה, כשאנחנו מסתכלים על הפנים האלה והפנים האחרות, בואו נבחר בפנים שאני מאמין שהן האמיתיות שלנו, בפנים של המשלחת הישראלית, משלחת צה"ל, משלחת ישראל בהאיטי.

אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת נסים זאב, אשר יסכם את הדיון. חברי חברי הכנסת, משום שאין שר שאמור להשיב על ההצעות,

השרה נמצאת כאן, היא יכולה להתייחס אם היא רוצה. אבל השר האמור להשיב על העניין הזה הוא כמדומני השר עוזי לנדאו. ומכיוון שהממשלה בחרה שלא להשיב על הצעות לסדר-היום, חבר הכנסת שלמה מולה, יחד עם חברי כנסת נוספים, הכינו הצעת

אשר תוקרא על-ידי חבר הכנסת מולה,

חבר הכנסת נסים זאב, לרשותך חמש דקות.

גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת נחמן שי, חבל שאתה מערבב מין בשאינו מינו. איזה דברים שאינם קשורים אחד לשני, אמירה של סגן שר החוץ לדיון של מה שמתרחש בהאיטי, לעזרה ההומניטרית של מדינת ישראל, איזה מין פליטת פה, שהוא התנצל עליה, ולערבב את הנושאים האלה, לא יודע מה הקשר, אבל בפוליטיקה הכול קשור, הכול מחובר. איפה שאפשר לדקור ולהכפיש את הממשלה הזאת, עושים.

אנחנו פוליטיקאים, זה כנראה חלק מהעבודה שלנו. אם הייתי יכול להביא לך,

שתי תמונות, אחת התמונה הזאת ואחת התמונה האחרת, והיית צריך לבחור איזה תמונה מהשתיים אתה רוצה,

כן, אני יודע.

אני מודע לנזק הדיפלומטי הקשה שנגרם למדינת ישראל, וחבל, לא נגרם. נגרם נזק.

אני אומר לך. אני אומר לך: היתה לי אתמול משלחת של נכבדים מטורקיה, אצלי בלשכתי, ואמרו לי בדיוק את רמת הנזק שנגרם.

וככל שאנחנו חוזרים ודשים ולועסים את זה שוב, מה אתה רוצה עוד שיעשה סגן שר החוץ? התנצל פעם, לא הסתפקו. התנצל עוד פעם. מה אתה רוצה, שישב על הברכיים כל השנה? באמת, תפסיקו כבר לעשות מזה עניין. יש גם כבוד עצמי למדינת ישראל, וכשאנחנו דנים בנושא כל כך חשוב, כל כך רגיש,

מה שמדינת ישראל עושה למען העולם, למען אותו ציבור, כשהעולם, לפני 60 וכמה שנים, כשהיהודים היו בתאי הגזים, אף אחד לא גילה שום רגישות, חיכו שהגרמנים יעשו את העבודה. אז אנחנו באמת דוגמה הומניטרית. מה שעם ישראל, כעם היהודי, כפי שאמר חבר הכנסת שלמה מולה, וצריכים לעשות עוד,

ואני מסכים אתך, שלמה ידידי, וכל הכבוד שהעלית את הנושא הזה. אני רוצה להביע הערכה לממשלת ישראל, לצבא, לחיל הרפואה, שיצאו, חלק מהם, שנערכו בהתאם, להושיט יד ועזרה. ואני רוצה לומר שההלכה המחייבת אומרת: מאכילים עניי ישראל עם עניי גויים. אין דבר כזה, כשיש לך גוי ויהודי רעבים, אתה צריך להאכיל אותם במקביל. רק חבל, גברתי היושבת בראש, שידעו להביא ציוד רפואי, אבל את הדבר הבסיסי, להביא מים ואוכל ומזון למיליון וחצי אנשים שגוועים ברעב ומשוטטים ברחובות, זאת היתה צריכה להיות העזרה הראשונה, קודם כול. לשלוח מטוסים של מזון ואספקה, להנחית את המזון הזה. במקביל, כמובן, לעשות את כל מה שצריך בהצלת חיים. בוודאי. ואסור שזה יהיה אחד על חשבון השני. מיליון וחצי אנשים משוטטים ברחובות חסרי בית, רעבים וצמאים. אנשים פצועים, חבולים, מנתחים אותם ללא הרדמה, מראות זוועה בטלוויזיה, בתקשורת. מכיוון שאין הרדמה, אין חומר הרדמה, מנתחים אותם בלי הרדמה, וחותכים אפילו איברים מגופם, כדי להציל את חייהם. ומאידך יש פורצים ובוזזים בכל מקום. אין צבא, אין שלטון. הנביא אומר: ואין שלטון ביום המוות. אנרכיה. 200 אנשי האו"ם שהיו בהאיטי, כולם נהרגו כנראה. אין אפילו סממן של חיים. לא היה דבר כזה, לא נשמע כדבר הזה. האסון הנורא. המארינס מנסה להיכנס, הצבא של ארצות-ברית, לעשות סדר במה שיש שם, הנושא של הביזה, ולעשות סדר בתוך האזרחים. אבל אני רוצה להגיד לכם שהרעב הוא כל כך נורא, שאפילו כשרוצים להזריק מחט, להכניס זונדה בוורידים, הם לא מסוגלים. אין ורידים אפילו להכניס את המחט, להציל חיים של ילדים שם. הניסיון של מדינת ישראל, באמת, הוא גדול מאחרים, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות באמת חשבון נפש, צריכים להיערך בהתאם. ואחד הדברים, המסקנות המתבקשות, החששות הכבדים הם שיכול להיות, שעלולה להיות גם איזושהי רעידת אדמה במדינת ישראל,

אז קודם כול, להפסיק את הבנייה לגובה. הטירוף הזה, לבנות 40 ו-50, ו-100 קומות עוד מעט, בתל-אביב, במקומות כאלה ואחרים, ולא בטוח שהבנייה הזאת יכולה לעמוד בתנאים של רעידות אדמה. אני רוצה לסיים, כי אין זמן, וזמני בעצם תם כרגע, אבל אני רוצה לומר משהו לחבר הכנסת שהזכיר פה, ואמר שהעם הפלסטיני נמצא כל כך במצוקה, ואנחנו צריכים לזכור, אם שכחת את שמי, תיזכר. מה השם שלך, אדוני חבר הכנסת?

עפו אגבאריה. צריך לתת לך ויטמיןB12 , שתזכור. יכול להיות,

אני אביא לך בפעם הבאה. ולסיום, חבר הכנסת זאב. אז אני מציע לך שתביא את זה באופן קבוע פה לכנסת בשביל כולם. גם בשבילך שתזכור. שתזכור בדיוק, נכון. אגב, אני רוצה רק לומר ולהזכיר לך, אתה מסיים. מסיים. שזה לא דומה. שהוא אמר שהוא מסיים. כי אני רוצה שתזכור שלפני אלפיים, ואת זה אתה שכחת,

לפני האינתיפאדה,

עכשיו, משפט לסיום. סליחה, סליחה. לא, את זה אתה שכחת. אז אני רוצה להזכיר לך. אולי ויטמין B גם יעזור לך, אולי, B12 או ה-B18, לא יודע. B18, B12, B18 אולי אתה צריך. אבל אני רוצה להזכיר לך, לפני האינתיפאדה, לפני הפעלת הטרור נגד מדינת ישראל, תזכור שמאות אלפים היו באים מעזה לתוך "הקו הירוק" כדי להתפרנס. די, חבר הכנסת עפו אגבאריה, מספיק. היו חיים בכבוד. אבל הטרור שולט שם. זו מדינה טרוריסטית. חבר הכנסת זאב. אתה משווה אותה למדינת האיטי, ששם גוועים ברעב? טרוריסטים של, הם רוצים בכלל את הסיוע של מדינת ישראל? על כל סיוע שאנחנו נותנים שולחים כמה טילים לאשקלון. אז אל תעשה שום השוואה בדבר הזה. אנחנו מקבלים טרור מול עזרה וסיוע. אבל תינוקות עושים טרור? ולכן, גברתי היושבת בראש, אני חושב שמה שמדינת ישראל עשתה זה דוגמה של העם היהודי. זה לא רק סמל, זה עזרה של ממש. בלב ונפש יצאו כדי לעזור ולסייע ולהציל חיים. והפלסטינים צריכים ללמוד את הלב היהודי, כמה הוא רך, כמה הוא טוב, כמה הוא רוצה לתת עזרה. ובמקום טרור, שאולי יפסיקו אותו, כדי שאולי גם הם יקבלו עזרה, אם הם בכלל רוצים. אני מודה לך, חבר הכנסת נסים זאב. ולפני שאני אקרא לחבר הכנסת מולה על מנת שיסכם את הדיון, אני רוצה לומר משפט, ותרשו לי.

אנחנו רואים אומה שלמה שנמצאת במצב של אסון קשה ונורא, ואני מאחלת באופן אישי גם להם שהם יצאו מהמצב הקשה שאליו הם נקלעו ללא רצונם.

אני בהחלט משבחת את אותם גורמי, גם מקבלי החלטות, ואותם חיילים שלנו שנמצאים שם ומצילים חיים כל דקה וכל רגע. ואני בהחלט שמחה שישראל נמצאת במצב שבו היא המדינה, אולי מהרחוקות בטווח פיזי מהאיטי, אבל בין הראשונות שהגיעו לשם, התארגנה נכון, ומצילה כל רגע נפשות שלמות. ברגע זה אני קוראת לך, חבר הכנסת מולה, גברתי השרה,

גברתי

חברי חברי הכנסת, אני מודה לך שאפשרת לי. אני בתחילה אמרתי שאני לא אבקש את רשות הדיבור משום שקודם, במסגרת נאומים בני דקה, אני כבר התייחסתי בדיוק לעניין הזה של המתרחש בהאיטי ולסיוע הישראלי שניתן שם בצורה כל כך מוצלחת. אבל בכל זאת ביקשתי עוד רגע, ואני מודה לך על כך שאפשרת לי לעלות לדוכן. אני מבקשת, קודם כול, להודות לחבר הכנסת שלמה מולה על דבריו כפי שנאמרו כאן. אני גם אמרתי לו את זה באופן אישי. דבריך, חבר הכנסת מולה, והתיאור שתיארת כאן את הימים שלך במחנה המעבר לפני עלייתך לארץ כאן, היו מאוד מאוד מרגשים. אני מאוד התרגשתי מהדברים שאתה אמרת כאן, ואני יכולה לשער בנפשי כיצד אתה עכשיו רואה את ההמונים בהאיטי, בנסיבות אחרות לחלוטין. אבל הזיכרון הזה שעולה בראש כשרואים באמת אנשים במצב כל כך נורא, כל כך קשה, לך היה לאן להגיע. להם אין. לא נראה מאין יבוא עזרם, מאין יבוא הפתרון. באמת מדינת ישראל, בשבוע הבא יוצאת משלחת של הכנסת לאושוויץ. אני עצמי נוסעת לאונסק"ו לנאום שם ביום השואה הבין-לאומי כפי שהוכרז על-ידי האו"ם לפני חמש שנים. כולנו זוכרים שבשואה שישה מיליון יהודים,

נרצחו שם על-ידי החיה הנאצית,

מיליון וחצי ילדים. וכאשר אנחנו רואים שם את התמונה של רופא, קצין ישראלי, מיילד בתנאים לא תנאים ניצולה מהאיטי, נותן בו רוח חיים ומיילד אותו, אז אי-אפשר שלא לקבל באמת צמרמורת נוכח הדבר המדהים הזה. ואותה ניצולה קוראת לתינוק שזה עתה נולד,

ההתרגשות, ההכרה העולמית שישראל זוכה לה בזכות הפעולה המדהימה הזאת של האנשים הכי נפלאים שיש לנו, שבאים ובעצמם גם מסתכנים ונוסעים ועוזבים הכול ובאים לשם, ועושים את המעשה הנפלא הזה. אמרתי קודם ששמעתי ברשתות טלוויזיה זרות,

שקוראים לבית-החולים הישראלי ה"רולס רויס" של פעולות ההצלה, שמאפילות על כל הפעולות שנעשות על-ידי מדינות גדולות מאתנו, עשירות מאתנו, עם יכולות ענקיות מאתנו, כולל ארצות-הברית הגדולה. יש רגעים שבהם אפשר להיות באמת גאים שאנחנו ישראלים, להיות גאים שאנחנו יהודים, וזה חלק מהרגעים הללו.

תודה לך, גברתי. בהחלט סיפור עלייתו של חבר הכנסת מולה, כשתשמעי את כולו, אין ספק שהוא סיפור, אחד המרגשים והמוצלחים. והא ראיה, שילד שעזב את ביתו, הלך במדבר ימים שלמים ללא כלום, ללא אוכל, ללא חסות של אף אחד, הגיע לכאן, והוא אחד מחברי הכנסת, הפרלמנטרים הטובים. חבר הכנסת מולה, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש,

גברתי השרה, על המלים החמות. הצעת הסיכום, סיכום הדיון בנושא רעידת האדמה בהאיטי, מטעם הסיעות הליכוד, קדימה,

חד"ש, ישראל ביתנו, העבודה,

האיחוד הלאומי ואגודת ישראל. 1. כנסת ישראל מביעה את השתתפותה בצערם של אזרחי האיטי, באבלן של משפחות הקורבנות. 2. כנסת ישראל מברכת את ממשלת ישראל ואת המשלחת, משלחת ההצלה והסיוע הישראלית, אשר עושה מלאכת קודש בתנאים קשים. 3. הכנסת קוראת לכל מדינות העולם לנהוג כפי שנוהגת ישראל ולשלוח משלחת סיוע רפואי ושיקומי. 4. הכנסת דורשת מהממשלה להכין תוכנית חירום כוללת להתמודד עם סכנת רעידת האדמה בישראל. 5. הכנסת מבקשת מיושב-ראש הכנסת להקים מחדש את הוועדה לבחינת רעידות אדמה. תודה רבה. אני מודה לך, אדוני. אנחנו נעבור להצבעה, ולאחר מכן, הודעה למזכיר הכנסת. אני עוברת להצבעה.

בעד זה כמובן בעד הצעת הסיכום, נגד

בעד הצביעו תשעה, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעת הסיכום שהוצגה כאן התקבלה. הודעה למזכיר הכנסת.

גברתי היושבת-ראש, ברשותך, אודיע כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 117), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13) (הגברת האכיפה), התש"ע 2010, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אודיעכם עוד, כי עם התפטרותו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז, שנכנסה לתוקפה ביום כ"ד בטבת התש"ע, 10 בינואר 2010, נמחק שמו מהצעות חוק שהיה שותף להן עם מציעים אחרים, והצעות שהוגשו מטעמו כמציע יחיד הורדו מסדר-היום.

יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אזולאי, ביקשני להודיע כי הצעת חוק הגבלת תרומות ברשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ע 2009, שהועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה וחבר הכנסת פינס-פז היה המציע היחיד שלה, הורדה אף היא מסדר-היום. תודה. אדוני, אני מודה לך. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-יום: אלימות כלפי ילדים, דיון בעקבות הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת מגלי והבה, אשר יפתח את הדיון, ואחריו, ראשונת הדוברים,

חברת הכנסת אורלי לוי

לרשותך עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו עם ממשלה או בלי ממשלה? לא לא, היא ביקשה לצאת. מאה אחוז.

גברתי היושבת-ראש, אין ספק שהדיונים האלה, שאנחנו עושים, חשובים ביותר, הדיון הקודם, וגם הדיון הנוכחי, שהוא בנושא אלימות נגד ילדים. כחברי כנסת ותיקים אנחנו ציפינו שיהיו פה יותר חברי כנסת. כך טבעם של ימי שלישי. זו הזדמנות להודות לחברי קדימה שנמצאים כאן ולחבר הכנסת זחאלקה מבל"ד. כשבעיה נוגעת לכל הכנסת, ויום דיון חשוב ביום שלישי, מצפים שיהיו יותר חברי כנסת ונשמע יותר, הוכחתי שזה לא רק עניין של קדימה.

אתה הוכחת שזה, אבל אי-אפשר להתכחש לזה שהרוב כאן הוא קדימה. חבר הכנסת זחאלקה, אני רוצה להגיד לך: היינו מצפים, פה יש קונסנזוס, במקרים שיש עליהם קונסנזוס, לדעתי בכל המפלגות ומכל צדי הבית הזה, אבל מה שחורה לנו, אלה שבאמת מתמידים ורוצים להציג את הבעיות שמטרידות את הציבור הישראלי ששלח אותנו לכאן, זה מפריע, הרי אנחנו לא מדברים רק בינינו, אלא כל העם רואה ושואל את השאלות האלה. גברתי, כשני חברים בנשיאות אנחנו מעלים מדי פעם

שהכנסת צריכה להיות יותר פעילה ועם יותר נוכחות של חברי כנסת. יכול להיות שיום שלישי זה יום שבאמת יש בו פחות נוכחות, אבל מצפים שיהיו אנשים. יש הצעה לבטל את יום שלישי.

אתה מכיר, שכל חברי הכנסת עסוקים. הכוונה של אלה שהציעו היתה להגדיל את יום העבודה בוועדות, כלומר שיהיה יום ועדות, ואז כאילו להפסיק את הדיון. אנחנו כרגע לא ניכנס לרעיונות האלה, כי המטרה היא בעצם לקיים את הדיון, גם אנחנו שנמצאים כאן, על סוגיית האלימות, ובעיקר סוגיית האלימות נגד ילדים. עם תחילת השנה האזרחית כולנו ראינו את הזוועות שהיו בשני מקומות: בבני-עי"ש, עם הילד הקטן שנרצח על-ידי שני אנשים אכזרים, פדופילים, שהיום נמצאים מאחורי סורג ובריח וממתינים למשפט שלהם, והרצח המזוויע השני, של הילדה שנרצחה על-ידי אבא, שטוענים שהוא לא שפוי. מצפים מאבא שיהיה שפוי, אבל כיוון שהגיע לשיא הזוועה, שהוא מצליח לרצוח את תינוקו שעדיין אפילו לא מדבר והוא בן כמה חודשים, אותה ילדה שהלכה לעולמה, זה הביא אותנו לדיון של היום. אני חושב שלדיון של היום שותפים לא רק כל אזרחי ישראל וכל חברי הכנסת שלה, אלא כל מי שיש בראש שלו מחשבה אנושית, ואני שמח על ההזדמנות ששרת התרבות נמצאת פה, כי כשאני רואה את המכלול של הבעיה, היא בעיה שצריכים לטפל בה מהשורש. אנחנו יודעים שרשויות האכיפה,

אם זה רשויות הרווחה ואם זה הגורמים השונים שנוגעים בטיפול בסוגיות מסוג זה אנחנו רואים לפעמים שחכמים לאחר מעשה. לאחר שקורים דברים מתחילים להתעורר. כשמציגים, שמעתי פה את שר הרווחה, שציין שיש חוסר בכוח-אדם של עובדים סוציאליים ושל עובדי רווחה, אם זה ברשויות ואם זה במשרדים, וכשאנחנו רואים את השר לביטחון פנים מתייסר פה ואומר: כמה כוח-אדם חסר לנו בנושא במשטרה, עדיין אנחנו לא צריכים לנסות לחפש או לתלות את הבעיה בחוסר כוח-אדם כזה או אחר, אלא צריך לראות כיצד אנחנו נערכים לאורך כל השנה. אלימות נגד ילדים היא תופעה שצריך למגר אותה מקרבנו. גברתי היתה גם שרת החינוך והתרבות, זה נושא שצריך כנראה להתחיל לחנך בו מהגיל הרך, הנושא של סובלנות והנושא של דאגה לילדינו. אנחנו צריכים, במכלול הבעיות שאנחנו הצגנו, גם בדיון הקודם וגם עכשיו, גברתי היושבת-ראש, אני רק אביא מספר, לך וגם לחברי הכנסת: בשנת 2009 נפתחו 2,200 תיקים נגד אנשים שעשו עבירות אלימות נגד ילדים או עבירות אלימות בכלל. זה קנה מידה גדול. אני גם מניח שרק המספר המזוויע הזה, יש עוד המון אנשים שהחליטו לא ללכת להתלונן במשטרה.

התופעה מחרידה, ואנחנו צריכים לראות כיצד אנחנו מתמודדים עם הסוגיה הזאת. יש הפן החינוכי, שכולנו מופקדים עליו. יש הנושא של דוגמה אישית. במקרה אתמול יצא לי לראות תחקיר מה עושה השתייה החריפה לאותו נוער, לאותם אנשים שגם נוטים היום להתהדר בזה שהם שותים, ואותן חברות אזרחיות שמנסות להגיד שזה חלק מהתרבות, חלק מהחינוך, אנחנו צריכים לראות כיצד אנחנו מתמודדים ומונעים את אותן תופעות בקרבנו. הרבה פעמים ישר יש הצעות חוק והצעות חוק שבאות למנוע, אבל הצעת חוק, ואפילו כשאנחנו מחוקקים חוק ומביאים אותו, ובאים ליישם אותו אחר כך, אנחנו רואים שזה לא פותר את הבעיה אם לא יתגייסו כל רשויות אכיפת החוק, על כל השלוחות שלהן, וזה הרווחה, וזה המשרד לביטחון פנים, וגם מערכת השפיטה, בהרבה מקרים אנחנו רואים שהענישה היא לא בהתאם לעבירה שנעשתה. אז ישר באמת הממשלה, נדמה לי שראש הממשלה הקים ועדת שרים לנושא, אבל שוב, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו: די לוועדות, די לתירוצים לחוסר העשייה, והגיע הזמן לפעול, ולראות, כל אחד במערכת שלו, אם זה מערכת הרווחה, ולאתר את המשפחות שיש בתוכן אלימות. ראינו בבני-עי"ש, המשפחה של אותם אנשים,

כפי שאמרתי, בחקירה והעמדה לדין, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, טענו שהתריעו בפני רשויות הרווחה, ושום דבר לא נעשה. וזה דבר חמור ביותר. אנחנו לא צריכים לחכות ורק אחרי שהדברים קורים אנחנו באים ומנסים להצטדק. אנחנו צריכים לראות חברה בריאה.

שמח שאוכלוסיית ישראל, רק לא מזמן התפרסם, הגענו ל-7.5 מיליון, אבל כשאנחנו רואים את אחוז האלימות,

התופעות השליליות שנגרמות מאלימות, אם זה נגד ילדים, אם זה נגד משפחה, או אם זו אלימות בכלל, אני זוכר את התופעה לפני שנה, של הכנופיות השונות שתקפו קשישים חסרי ישע וניסו לשדוד אותם. ראינו תופעה מחרידה.

כשאני אומר ומסכם, ואני שמח שגברתי השרה, שרת התרבות, נמצאת כאן, שתעביר את הדברים שאנחנו אומרים כאן ומתלבטים בהם גם לממשלה, גם לוועדת השרים,

לבוא ולראות תוכנית מקיפה, כוללת, מגובשת, של יישום ועשייה נגד התופעות האלה, וכיצד יחד כל הגורמים משתפים פעולה כדי שתופעות כאלה, נוכל למגר אותן, נוכל להוציא אותן מהשורש ונוכל לדבר על תקוות לעתיד ילדינו, ולא על דברים שהיום אנחנו כולנו ואני בטוח שכל חברי הכנסת מכל הסיעות מאוחדים נגד התופעה של אלימות ונגד פגיעה באנשים חפים מפשע, ונחזור להיות חברה גאה בעצמה, גאה בחינוך שלה, גאה בהישגים שלה, ונוכל ככה לשמש, כדברי התורה, אור לגויים, או אור לעמים אחרים, במדינה הזאת, שאנחנו יחד נמגר את התופעות האלה. תודה, גברתי.

הדובר הבא, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

חבר הכנסת מולה, ולאחר מכן חבר הכנסת מגלי והבה יסכם את הדיון, כפי שהיה קודם. מובן שיסכם את הדיון חבר הכנסת נסים זאב. איך אפשר בלעדיך? לרשותך, אדוני, חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, "זכותו של כל ילד לקבל הזדמנות ואפשרות לגדול ולהתפתח גופנית,

שכלית וחברתית בצורה בריאה ותקינה ובתנאים של חירות וכבוד. זכותו של ילד לגדול בבית הוריו ולקבל שם הזנה,

אהבה והבנה. ילד לא יופרד מהוריו אלא בנסיבות יוצאות מן הכלל. זכותו של הילד במקרה כזה לקבל תחליף בית מתאים, דומה עד כמה שניתן לבית הורים תקין, תוך שמירת קשר עם משפחתו הטבעית. זכותו של כל ילד לקבל הגנה מלאה ויעילה מפני כל צורה של הזנחה, ניצול, התעללות, התאכזרות או השפלה, גופנית ונפשית, בבית הוריו או מחוץ לו" הצהרת זכויות הילד. היחס אל הילד חייב להיות כאל אדם. כל זכויות האדם הן זכויות הילד. אבל לילד יש זכויות יתר, וחייבות להיות לו זכויות יתר לעומת בן-אדם רגיל, בהיותו חלש, ואין לו הכוח והכלים להתמודד בעצמו עם הבעיות שהוא נתקל בהן, עם אלימות כלפיו וכו'. אלימות כלפי ילדים נתפסה בחברות רבות כדבר טבעי, מובן מאליו, ואף חינוכי. בבתי-הספר הגבוהים באנגליה המלקות לתלמידים היו חלק מהתהליך החינוכי. גם בבתי-ספר בארץ היתה תקופה שאלימות ממוסדת וממוסגרת זאת היתה חלק מהתהליך החינוכי.

זה אסור, אבל זה קיים. בבתי-הספר?

כן. אבל התופעה החמורה יותר בבתי-הספר היא לא אלימות של מורים כלפי תלמידים, שזה דבר מצטמצם והולך, ובאמת הפך להיות פחות ופחות, הילדים מגישים תלונות, הוריהם מגישים תלונות, זה הצטמצם במידה ניכרת, אבל קיים. זה נושא שהוזנח בשנים האחרונות, אין בדיקות מה המצב הקיים,

אין מחקרים בנושא הזה. התופעה החמורה הרבה יותר היא האלימות בין הילדים עצמם. כל שנה או כל כמה חודשים אנו מתבשרים על מקרה של אלימות. כל אחד יכול לשאול את ילדיו, את בנותיו, מה קורה בבית-הספר, ויגלה שבבתי-ספר רבים בארץ ילדים באים לבית-הספר עם סכין, עם מקלות, משתמשים באלימות, חבורות של נוער אלים מחכות לילדים מחוץ לכותלי בית-הספר ומשתמשים באלימות נגדם, ואף סוחטים אותם לפעמים, סחיטה כספית או סחיטה אחרת.

המצב של האלימות בבתי-הספר בארץ מדאיג ביותר, קשה ביותר. במשרד החינוך דיברו על כך שיש תוכנית להילחם באלימות, וחייבת להיות תוכנית כזאת. ואנחנו יודעים שאפשר להתמודד עם הבעיה, זו לא תופעת טבע.

שיש בתי-ספר שיש בהם יותר אלימות ובתי-ספר שיש בהם פחות אלימות. המצב קשה יותר ופחות שקוף במשפחה. ואני חושב, היו כאן המלצות בקנה מידה בין-לאומי על הצורך בשינויי חקיקה, בשינויי מדיניות ובפעולה נמרצת כדי שהמסגרת המשפחתית, לא תהיה בה אלימות כלפי ילדים. זה כמובן עניין חברתי, עניין של נורמות חברתיות, ואני חושב שבזה צריך לטפל, אם כי זה לא קל, בית-ספר הוא ראי החברה, גם המשפחות הן ראי החברה, ומה שיש בחוץ יש בפנים. העניין הוא שילדים שהם קורבן לאלימות, וזה דבר מדאיג ביותר, וזה בפני עצמו מדאיג, אבל הם הופכים, כל המחקרים הוכיחו, לאלימים יותר מנערים אחרים, שלא היו קורבן לאלימות, ואלימות כלפי ילדים היא בעצם מקום שבו זורעים את האלימות לכשיהיו מבוגרים.

שהוא קורבן לאלימות היום, בעוד עשר שנים הוא יהיה אלים לא רק כלפי בני משפחתו וסביבתו הקרובה, הוא יהיה אלים, ואף יותר מכך, כלפי החברה שלו. לכן הטיפול באלימות הוא טיפול שמצריך פעולה מערכתית של חינוך, של שינוי נורמות, של ריסון עצמי. אני לא מציע להטיל צנזורה, אבל גם האלימות שמוקרנת בטלוויזיה בשעות שהילדים צופים זה דבר שחייבים, לפחות על-פי התקנות או על-פי ריסון עצמי או על-פי קוד אתי, להימנע ממנו ככל האפשר, במיוחד בעידן של שמים פתוחים. תודה רבה. אין ספק שאחד הנושאים החשובים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת זה גם כל אותן תנועות נוער והפעילויות החשובות של המתנ"סים אחר-הצהריים, אשר יכולות להוות

לאותו נוער שיחונך בדרך אחרת, למשחקי חברה,

ליצירות וכו'. הדובר הבא, חבר הכנסת שלמה מולה. אחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, אין מחילה ואין סליחה למי שפוגע בקטין, בחסר ישע,

אי-אפשר להשלים עם כך שפוגעים בקטינים או בילד שלא יכול להתגונן. אי-אפשר לפגוע בילד, שהוריו יפגעו בו, כאשר הדבר הבסיסי שבו הילדים יכולים להאמין הוא רק להוריהם, לאבותיהם ולאמותיהם, או לכל אדם קרוב אליהם.

אלימות כלפי ילדים, בשום פנים ואופן, שום חברה נאורה לא יכולה להשלים עם זה, בוודאי ובוודאי לא החברה בישראל. דרך אגב, אדם שפוגע, חס וחלילה אפילו רצח ילדים, זה לא בא ביום אחד, זו לא קפריזה של אדם מסוים, האלימות שנמשכת, בדרך כלל ההתעללות הפסיכולוגית, ההתעללות הפיזית, ההתעללות המילולית כלפי חסר ישע מפי אדם מבוגר עלולה להסתיים בסופו של דבר גם בפגיעה פיזית קשה ואף ברצח. לכן אני חושב, חברה שרוצה להצמיח אנשים נאורים, אנשים איכותיים, בשום פנים ואופן אסור לה להשלים עם תופעת האלימות כלפי ילדים. דרך אגב, מחקרים מוכיחים: ילד שקיבל מכות בילדותו או שנפגע מאלימות כלפיו, בגילו הבוגר יש לו נטייה גם להיות אלים. זאת אומרת, הא בהא תליא. אתה יודע שאם הילד הזה גדל כשיש אלימות בקרבתו, בגילו הבוגר הוא עלול להיות אלים ולהשליך את מה שהוא עבר גם על ילדיו או אדם שנמצא בסביבתו. לכן, גברתי היושבת-ראש, אדוני, חברי לסיעה חבר הכנסת מגלי והבה, טוב שאתה וחבריך העליתם את הנושא. אני מוכרח להגיד בגילוי נאות: התקיים אצלנו דיון בסיעה ואחד מהחברים שלנו בסיעה חשב שכדי להתמודד עם הבעיה הזאת של תופעת האלימות, לפעמים גם רצח, אולי אפילו להטיל עונש כבד יותר, עונש מוות על רוצחי ילדים. האמת היא, כשמסתכלים על התופעה הזאת, מאוד קשה לשלול את העניין באופן גורף, להגיד שזו הצעת חוק לא ראויה. בשיקול הרחב זה לא נכון, בהחלט, לעשות עונש מוות רק לרוצחי ילדים, כשאנחנו נמצאים בחברה שיש בה הרבה מאוד אלימות. אני לא בטוח שמדינת ישראל צריכה שבספר החוקים שלה יהיה עונש מוות. אם יהיה לנו עונש מוות למחבלים שרוצחים ילדים, והם נהנים בבית-מלון, הכלא כאילו בית-מלון לא נראה לי שזה נכון, ולכן את כל הנושא הזה צריך לראות בצורה רחבה. אבל אי-אפשר להתעלם. אני אומר כאן, אם יוזמי החוק יגידו: לא ניתן,

את תקופת המאסר של הפוגעים בילדים או רוצחי ילדים, יכול להיות שצריך לשקול, כי חלק מהתהליך שהחברה צריכה לעבור זה תהליך של הרתעה כלפי אנשים שנוהגים באלימות.

גברתי היושבת-ראש, אדוני המציע, אין מחילה ולא סליחה. המחוקק, גם הרשות המבצעת, גם הרשות המחוקקת, בוודאי הרשות האוכפת את החוקים, צריכים להיות הרבה יותר נחושים במיגור האלימות. אי-אפשר להשלים עם כך שחסר ישע יהיה חשוף לאלימות ולפגיעה פיזית

אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי. אני מקווה שהשר ישראל כץ יגיע עד אשר נסיים את הדיון. נאמר לי שהשר בדרך לכאן. אני מסתפק בחברי הכנסת המכובדים שנמצאים כאן. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי חבר הכנסת מגלי והבה, יוזם הדיון החשוב והערכי הזה, ואני מברך על דיונים מן הסוג הזה בכנסת, אני חושב שדיון מן הסוג הזה הוא אחת הדוגמאות לסיבה לקיומה של הכנסת במצבה הנוכחי, שישנה קואליציה שבעצם מפעילה את כל העניין החקיקתי באופן מוחלט, ואז לחברי הכנסת הנוספים והאחרים, אנחנו מהשורות של האופוזיציה, יש מקום בדיונים ערכיים מן הסוג הזה, ואני חושב שהדיונים הם בתחום הקונסנזוס. בכל זאת אני רוצה, ברשותכם, להציג, אני לא יודע אם פנים נוספות, אני חושב שחברי הכנסת לפני הציגו את הפנים השונות של המאבק באלימות, אבל אני רוצה להפנות זרקור דווקא לתחום חשוב ביותר, וזה הטיפול השורשי בעניין הזה של אלימות כלפי ילדים. כמובן, הסלידה שלנו והזעזוע שלנו מהפגיעה הזאת מביאים אותנו,

אנחנו מחוקקים, ישר לחקיקה. הבעיה היא שבתחום החקיקה אנחנו מגיעים לקצה המסלול. אנחנו פוגעים אך ורק בקצה המסלול ופוגעים במקום שבו הדבר הזה מתפרץ, והיו כמה התפרצויות של אלימות. כמו שאנחנו יודעים, התפרצות אף פעם לא באה על קרקע ריקה, היא קצה של התרחשות, קצה של תהליך חברתי, תרבותי, שמביא אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים. אני מחזיק בידי כתבה שהתפרסמה במדיה השונה, אני אקרא לכם את הכותרת והיא מדברת בעד עצמה: יומן מקוון גלוי לב של מורה, שפרש מהמקצוע אחרי שמונה חודשים בלבד, הפך ללהיט בקרב מורים בישראל. ע' מספר שהתקבל, אף-על-פי שלא למד חינוך, וכששיתף את המנהלת בקשייו, יעצה לו לחפש ב"גוגל" השתלמויות. והוא, בבלוג שלו, כותב באחד השלבים: בא לי לרסס את הילדים בתת-מקלע. הדבר הזה כמובן גרם לזעזוע רב לכל מי שעסק וקרא את הדברים הנוראים האלה: בא לי לרסס את הילדים בתת-מקלע. הלשון הבוטה, המחשבה הנואלת, מאיפה מביאים כזאת מחשבה, זה דבר לדיון בפני עצמו. אבל הוא מפנה אותנו לדבר שהתייחסו אליו פה חברי, חברי הכנסת הקודמים, וזה מה שקורה בקרב הילדים. אנחנו צריכים לזכור שכל מבוגר היה לפני כן ילד. הבסיס של העיצוב של האישיות, מכובדי חבר הכנסת והבה, הבסיס של העולם הערכי מתקבל בגיל של התמימות. קודם כול בגיל הצעיר, בדרך כלל עד גיל 10, 11, 12, ולאחר מכן בגיל שבו הילד מגיע להכרה יותר מובהקת,

של הבחנה בין טוב לרע, של בחירה בין טוב לרע. ומה שמעצב את אישיותו בגיל הזה, בדרך כלל עד גיל 17 18, ילווה אותו עד סוף ימיו. אני פוגש את חברי שהכרתי מהתיכון, רובם ככולם לא השתנו כהוא זה. לא השתנו כהוא זה, נשארו בעלי אותו אופי, נשארו בעלי אותן מידות. מה שעיצב את אישיותם אז, זה מה שהם מייצגים היום.

פניתי לחבר הכנסת והבה, שביקש ליצור הודעת סיכום, לבקש שאנחנו, לא כמחוקקים, אלא כמנהיגות, נפנה את מיטב המשאבים שלנו למערכת החינוך. באחד הדיונים בכנסת שר החינוך דיבר על שיפור מערכת החינוך,

צריך לעבור לתקשוב.

כשמדברים על תקשוב, יקירי, מדברים על עוד אמצעים טכניים, על עוד מחשבים, על עוד אמצעים טכנולוגיים. ואני זעקתי מרה, בחיי הייתי מורה לא יום אחד ולא יומיים, מחנך וחבר הנהלה במשך שנים ארוכות. ליוויתי תלמידים, שעד היום רובם ככולם כמו ילדי, במשך שנים של חינוך, ואני אומר לכם שהבעיה אינה תקשוב, הבעיה היא הקשבה. הבעיה היא שהפכנו להיות חברה מנוכרת, חברה ששמה את האני במרכז, ואת כל השאר אנחנו מנפנפים כלפי חוץ לחלוטין. והדבר הזה, שהוא באיזשהו מקום תהליך חברתי שנדרש, שיש בו הרבה דברים טובים, האדם צריך להביא את עצמו לידי ביטוי, אבל הוא תפס תאוצה כזאת, שהפכנו להיות "אני ואפסי עוד". הפכנו את החברה שלנו לחברה של "האני במרכז". אחד מהדברים שהביאו את זה לידי ביטוי זה זכויות התלמיד. אני בעד זכויות התלמיד,

הייתי שמח באותו מקום אם התלמיד גם היה יודע את חובותיו. כשהייתי נכנס לכיתה, ובלי החוק של גדעון סער הייתי מבקש מתלמידי לעמוד בפני, הייתי אומר להם: תדעו לכם, אם המורה הוא אפס, שלא קמים בפניו, גם התלמידים הם באותו מספר. אבל אם אתה קם בפני המורה שלך, אז המורה שלך הוא משהו. גם כשלמדתי באוניברסיטה נהגתי לעמוד בפני הפרופסורים שכיבדתי אותם. אמרתי: אני מכבד את האיש הזה, דבר שלא מקובל באוניברסיטה, אבל זה היה מכובד בעיני. היו אנשים שהיו מורי ורבותי, אז כיבדתי אותם. איבדנו את הכבוד. איבדנו את הדרישה לכבוד. איבדנו את כבוד האחר. אני חושב שמניעת האלימות, בקצה, לא תהיה בחקיקה של עונש מוות ובאכיפה מוגברת, אלא תהיה כמנהיגות שלנו בטיפול מהשורש, להסתכל על עצמנו לא רק כפרטים, אלא כחלק מחברה, וכחלק מרשות הרבים והאחריות שלנו כלפי הכלל.

אני מודה לך, חבר הכנסת בן-ארי. הדובר הבא, חבר הכנסת נחמן שי, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב. מובן שיסכם את הדיון חבר הכנסת מגלי והבה. תודה, גברתי היושב-ראש, היושבת-ראש. אפשר גם.

חברי חברי הכנסת, הנושא מאוד כבד, ואני אעיר כמה הערות כלליות לגביו, רק כדי להמחיש את החשיבות הגדולה שכל אחד מאתנו צריך לייחס לו. במחקר קצרצר שעשיתי לקראת הדברים האלה למדתי עובדה אחת שהיא בעיני משמעותית מאוד. היא אומרת ש-25% מהילדים אשר עברו התעללות התעללו בילדים אחרים עוד לפני שמלאו להם 12 שנים, 33% מהילדים שעברו התעללות התעללו, כהורים,

כמה ילדים בסיכון יש במדינת ישראל,

50,000? 100,000? 350,000 ילדים נמצאים בסיכון במדינת ישראל. 350,000 ילדים חשופים לסכנות מכל מיני סוגים, ואלימות היא אחת מהן. מאין מגיע המספר המבהיל הזה? הוא מגיע מהמקום שבו שליש מהחברה הישראלית, שליש מבתי-האב בישראל, חיים מתחת לקו העוני. אני מכיר את התזה שקו העוני משתנה בהתאם לרמת ההכנסה, ולפעמים הוא עולה ולפעמים הוא יורד, וקו העוני שלנו הוא לא קו העוני של אפריקה. הוא גם לא קו העוני של צפון-אמריקה. יש קו העוני, הוא קו העוני שלנו. שליש מהאוכלוסייה. מכאן אנחנו מגיעים למרכיב ראשון בסוגיה הזאת,

במקום שיש עוני,

באותן שתי קבוצות בחברה הישראלית, לא רק בהן, אני לא רוצה שתיצרו לי פה סטיגמות, אבל באותן שתי קבוצות שסובלות ביותר מהעוני, שזה האוכלוסייה הערבית מצד אחד והאוכלוסייה החרדית מצד שני, יש אלימות

זה נכון לגבי כל הקבוצות, ולגבי מכלול האוכלוסייה, אבל במיוחד בקבוצות האלה, בגלל המצוקה שהם נמצאים בה. הדבר השני שצריך להעיר בהקשר זה, זה שמתוך האוכלוסייה הגדולה הזאת, של ילדים שנמצאים בסיכון, מדינת ישראל מטפלת ב-10% 15%, כלומר בין 35,000 ל-50,000 ילדים הזרוע הארוכה או הקצרה, כנראה קצרה מאוד, של מדינת ישראל מגיעה ונוגעת בהם ויודעת להושיט להם עזרה. מאות אלפים נשארים ללא עזרה, ואז הם חשופים לאלימות, ואז הם חשופים לרעב, מצוקה, אני לא אגיד רעב,

לאי-ביטחון תזונתי, ואז הם חשופים לחוויות קשות ביותר, שילוו אותם כל חייהם. האמת היא שבשנים האחרונות גדלה ההקצבה, גם מתוך תקציבי הממשלה וגם מהרשויות המקומיות, לתחום הזה, וזה דבר שצריך לברך עליו. גם ארגון ה"ג'וינט" נכנס לתמונה, ומביא סכומי כסף שנאספים, בעיקר בקהילות יהודיות בעולם, לצורך המשימה הזאת, אבל זה בהחלט קומץ שאינו משביע את הארי.

כדי להתמודד עם התופעה הזאת אנחנו צריכים לעודד את הרשת החברתית בכל מקום, שתדע לאתר את הילדים האלה, להצביע עליהם, לדאוג שהרווחה תגיע אליהם ותסייע להם. אלה יכולות להיות המשפחות, זו יכולה להיות הסביבה הקרובה, זה יכול להיות בית-הספר, יכולים להיות חברים, כל מי שיודע, כל מי שמכיר, כל מי ששומע על ילדים שנמצאים במצוקה, חייב להתריע ומייד. אחר כך נוכל לתבוע מהממשלה ומהרשויות את האחריות שלהן, אבל קודם כול צריך לדעת, והרשת הזאת היא חיונית כדי להגיע לילדים האלה. הדבר הבא הוא כמובן החינוך. לכל אורך הדרך החינוך שניתן, גם לילדים בבתי-הספר, גם להורים, תוך כדי חינוכם או מאוחר יותר, הוא אמצעי ההרתעה והמניעה החשוב ביותר, כדי שיצלצל פעמון גדול כשהם מבקשים להרים יד, כדי שיהיה קול עצום כשחס וחלילה ילד יהיה נתון לאיזשהו סוג של אלימות. ואני אומר לכם, חברים, העתיד שלנו, זה לא פראזה, הוא בילדים האלה.

לא נדע לצמצם את מספר הילדים בסיכון, אם לא נדע לצמצם את מספר הילדים שנתונים לאלימות, אנחנו נגדל אותם לתוך חיים של אלימות, ונוכל ביום מן הימים, בעוד 20 שנה או 40 שנה, לבוא בטענות רק לעצמנו, איך לא ידענו אז, כשעוד יכולנו, לבלום את התופעה הזאת. תודה רבה, גברתי. אני מודה לך, אדוני. יעלה ויבוא חבר הכנסת נסים זאב, אחרון הדוברים. בבקשה, אדוני, חמש דקות. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, מדי פעם אנחנו חוזרים על הסרט הזה, אלימות כלפי ילדים, כלפי קשישים.

לצערנו, וכל פעם מקיימים דיונים, ומעלים חרס, כי האלימות גואה, ולצערי הרב אין שליטה. אבל שלמה המלך אומר: "ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה. להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם". אחר כך הוא ממשיך: "שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך. כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתך". אחר כך הוא נותן מוסר לאותו ילד: "בני אם יפתוך חטאים אל תבא. אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם. נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור. כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל" צריך לגנוב, לגזול, "גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו. בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם. כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם. כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף. והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם. כן ארחות כל בצע בצע את נפש בעליו יקח", ובסוף הפרק הוא אומר: "ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה". אני רוצה לומר לך, גברתי היושבת-ראש, שלמה המלך במשלי הוא מלא מוסר, מלא חידות ומשלים, הרבה אפשר ללמוד בכל פסוק, בכל מאמר, בכל חרוז, אבל אני רוצה לשאול: יש איזו שיחה מוסרית בבתי-ספר? מלמדים ספרי מוסר? איפה שר החינוך שלנו? בקושי הוא מתמודד עם התלבושת האחידה כדי למנוע את הלבוש הפרובוקטיבי של בנות ושל נערים שזה גורם בעצם זילות במערכת החינוכית וגם גורם להרבה חוצפה כלפי מורים ומחנכים. אנחנו כמה פעמים,

דיברנו על הסכינאות בבתי-ספר. אפילו דיברנו על אפשרות להביא לבתי-ספר חיישנים כדי לבדוק אם יש סכין בתוך התיק. אמרנו: לכל תלמיד מחשב, ולכל תלמיד יש סכין, לצערי הרב. והאלימות, ממש אין לה גבולות, אין לה מעצורים. איבדנו את הערכים שלנו, אדוני השר, איבדנו את המוסר שלנו. מדינה יהודית ודמוקרטית, במה היא יהודית? יהודית, אבל ממש מופקרת, לצערי הרב. כשרואים פה יום אחרי יום, בממוצע אדם נרצח ביום במדינת ישראל.

על רצח אחד המדינה היתה מזדעזעת, וינועו אמות הספים, והיום דבר שבשגרה, בפרט כאשר מדובר בין קבוצות, בין חמולות,

עוד פושע הלך, עוד פושע נרצח, אולי פחות אחד, אבל אנחנו לא מבינים שכל אחד שהולך, באים שניים, זה כמו מכת הצפרדעים. לכן, אדוני השר, אני אומר, יש הרבה מה לעשות, בתחום הרווחה בפרט, לתת את סדר העדיפות ולקבוע את סדר העדיפות. לפעמים מפעילים כל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה משאבים, הליכים משפטיים במשך שנים, כדי לקחת ילד לאימוץ, ושלא בצדק, חד-משמעית, ושלא בצדק. ומאידך גיסא, אנחנו רואים משפחות, כמעט של פשע, של אלימות, של סכינאות, של סמים, ושם כנראה העובדים הסוציאליים פחות יכולים, הייתי אומר,

וזו הבעיה. אז הולכים אל החלש ועוזבים את החזק. אני מדבר מתוך עובדות, זה מאוד מצער. תגיד לי, אדוני השר, איפה היו העובדים הסוציאליים עם פרשת רצון, החיה הזאת, כשכבר כמה פעמים זה עלה בעיתונות, לפני ארבע שנים ולפני שנתיים. יש לו כל כך הרבה נשים ו-40 ילדים. מה זה, מדינת הפקר אנחנו? אנחנו עיוורים? פה בגבעת-שאול, אדוני השר, יש משפחה שבשבוע שעבר נתבקשתי לבוא ולראות אותה. יש לו נשים נשואות בבית שלו ויש לו ילדים מכמה נשים, והעובדים הסוציאליים לא עשו דבר וחצי דבר עד עכשיו. הוא מופיע באינטרנט, אפשר לראות את השם שלו. נבל כזה, שנמצא עם כמה נשים ויש לו ילדים מכמה נשים, קודם כול, לעצור אותו מעצר מינהלי, להציל את הנשים האלה, שהן שבויות חרב. ובעזות מצח להביא מכל אשה כמה ילדים, ולחטוף נשים נשואות מבתיהן, מבעליהן, ולהרוס בתים אחרים. פה העובדים הסוציאליים צריכים להיכנס, ולא במקרים לצערי הרב, אני יכול לומר שאני גם מלווה מקרים, שאני לא רואה, איפה שצריכים לתת את הדגש, שם צריכים לתת את הכוח ואת כל המשאבים ואת כל הניסיון המקצועי של העובדים הסוציאליים. והייתי מציע, זה לא לחמש דקות, זה נושא לדיון מעמיק ורציני, אבל בהחלט אנחנו חייבים להחדיר יותר חינוך, יותר מוסר, יותר יהדות, יותר ערכים, וקודם כול להשפיע על הילדים שלנו. "והיה כראותו כי אין הנער ומת", "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי" אנחנו לא יכולים להשאיר את הנערים מאחורינו, אנחנו חייבים דין-וחשבון גם כלפי שמיא. ולכן, אני מקווה שהזעזועים האלה שקרו לאחרונה, הפרשיות המזעזעות, פרשות הזוועה של הרג של ילדים, של רצח של אמהות שהטביעו את ילדיהן, את זה שכחנו, את הפרשיות של שלוש, ארבע נשים בשרשרת? לאן הגענו, לאן אנחנו מגיעים, ריבונו של עולם. צריכים לעצור את המגפה, זה כבר מגפה, זה כבר הרבה מעבר לבעיה. ויש לנו הרבה עבודה, אדוני השר, ואתה אחד האנשים שהייתי אומר, מובילים בממשלה הזאת, לא רק בתחומים שקשורים אליך אלא כאיש מוסר, אני מכיר את הצעות החוק שלך בעבר, יש לך יכולת להשפיע, ובשם השם כולנו נתאחד ונצליח. אני מודה לך, אדוני. יבוא ויסכם את הדיון חבר הכנסת מגלי והבה, יוזם הדיון, ומעבר לזה אין ספק שאנחנו צריכים לעשות הכול כדי למגר את התופעה הכאובה הזאת. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להודות לכל אלה שהשתתפו בדיון המעמיק והממצה, הגענו כמעט לקונסנזוס עם כל סיעות הבית, ואני מציג את הסיכום בעקבות הדיון שהיה במליאה בנושא אלימות כלפי ילדים, מטעם הסיעות קדימה, ש"ס, הליכוד, ישראל ביתנו, העבודה, חד"ש, בל"ד, האיחוד הלאומי ויהדות התורה. ולהלן הסיכום: 1. הכנסת מגנה באופן נחרץ וברור כל פגיעה בילדים ורואה בחומרה את המעשים שאירעו בתחילת חודש זה, שבהם נרצחו ילדים על לא עוול בכפם. 2. הכנסת קוראת לכל הגופים המופקדים על שמירה ואכיפה של החוק ולרשויות הרווחה לפעול בתיאום ובנחישות למיגורה של תופעה נוראה זו, כמובן, התופעה של פגיעה בילדים. 3. הכנסת קוראת לממשלה, לרשויות אכיפת החוק ולבתי-המשפט, לפרקליטות ולרשויות הרווחה, להכין תוכנית מקיפה וכוללת להתמודד עם הסוגיה, להפעיל את כל האמצעים למיגורה המהיר ולדווח לכנסת ישראל.

אני מודה לך, אדוני. אנחנו נעבור להצבעה על אישור ההצעה. בבקשה.

חברי חברי הכנסת, בעד הצביעו שבעה, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים.

אני קובעת שההצעה שהוקראה על-ידי חבר הכנסת מגלי והבה התקבלה על-ידי הכנסת. חברי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי, ה' בשבט התש"ע, 20 בינואר 2010, בשעה 11:00. ישיבה